היום יום רביעי, כ"ט בשבט תשע"ב, ראש חודש טוב, 22 לחודש פברואר 2012 למניינם, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. ישיבת הכנסת היום נפתחת בשאילתות דחופות. השר לנושאים אסטרטגיים, המשנה לראש הממשלה, משה בוגי יעלון, יעלה ויבוא לבמה וישיב על שאילתא של חבר הכנסת הנכבד נסים זאב בנושא: אי-הכללת מערת המכפלה וקבר רחל ברשימת אתרי מורשת.

כמובן, אורי אריאל גם הוא הגיש דבר דומה אבל לא בצורת שאילתא דחופה. הוא יהיה השואל הבא אחרי נסים זאב באותו עניין, את המשנה לראש הממשלה בוגי יעלון. נסים זאב, קודם כול להקריא את השאילתא כפי שהיא.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 פורסם כי הממשלה לא כללה את מערת המכפלה וקבר רחל ברשימת אתרי מורשת, עקב החשש מגינויים בין-לאומיים. רצוני לשאול אותך, אדוני כבוד השר: 1. האם הדבר נכון? 2. אם כן, אילו אתרים כלולים ברשימה? 3. מה ישתנה באותם אתרים בעקבות הכללתם ברשימה, ומה ניתן לעשות כדי לכלול אותם? תודה רבה. השר ישיב. ולאחריו תוכלו לשאול שאלות נוספות, חברי הכנסת נסים זאב, אורי אריאל וטלב אלסאנע.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קבר רחל ומערת המכפלה, כפי שאמר זאת בעבר ראש הממשלה, הם אבני יסוד במורשת הלאומית שלנו, ונמצאים בקדמת רשימת אתרי המורשת של ישראל.

שיזמה הממשלה לשיקום ולהעצמה של תשתיות מורשת לאומית אינה קובעת ברשימתה את כל אתרי המורשת בישראל אלא מתמקדת בכמה אתרים שיש צורך ושיש בכוונת הממשלה להשקיע בהם כספים לצורך שיקומם ושימורם. 1 2. האתרים הכלולים ברשימה זאת הם בעיקרם אתרים שלא טופלו במהלך השנים. זאת הסיבה שנכסי מורשת רבים לא נכללים ברשימה של תוכנית זאת, כמו הכותל המערבי, למשל, מוזיאון "יד ושם", קבר הרשב"י ועוד ועוד.

קבר רחל ומערת המכפלה הם אתרים המטופלים היטב במשך השנים אחרונות ולכן אינם נכללים ברשימה זאת. בקבר רחל,

הושקעו בשנתיים האחרונות מיליוני שקלים לצורך שיקום,

וביצוע שיפורים במקום, וכך גם לגבי מערת המכפלה. לכן, בתשובה ישירה על השאלה, אין פה שום שיקולים של גינויים בין-לאומיים או כל דבר אחר אלא בהחלט הצורך לקדם אתרים כמו תל-שילה, שקודם לאחרונה, ואתרים אחרים, ללא שום סיבות פוליטיות, בין-לאומיות כאלה ואחרות, אלא פשוט לפי הצורך לטפל באתרים שלא טופלו בשנים האחרונות. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו ירחיב חבר הכנסת אורי אריאל. תינתן אפשרות גם לחבר הכנסת טלב אלסאנע לשאול

אדוני השר, אמירה של ממשלת ישראל היא כה חשובה, כי כשאנחנו עובדים בחלל ריק, הצד השני בעצם הוא שמכריז את ההכרזה. הלוא האו"ם חושב שקבר רחל וקברי האבות זה אתרי מורשת של המוסלמים, וכשממשלת ישראל לא יוזמת מהלך וקובעת את העמדה הברורה שלה, ולא משנה כמה ישקיעו, אפילו כמה מיליונים, אדוני השר; אם היו משקיעים,

באמירה, שזה חלק מהתקציב שמיועד למורשת ואתרי ישראל. אני חושב שאמירה כזאת יש לה משמעות, כי אחרת אנחנו בנסיגה. המשמעות הבין-לאומית היא שאנחנו מוותרים על אותם אתרים לפחות מבחינה מדינית פוליטית.

חבר הכנסת אורי אריאל. אדוני ישיב לכולם יחד. אדוני היושב-ראש, מכובדי המשנה לראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, הודעת הממשלה שבאה מפיך, שקבר רחל ומערת המכפלה נמצאים בקדמת אתרי המורשת, היא משמחת מאוד וראוי לתת לה לפיכך גם את ההיבטים הנדרשים. מי שהכין לכבודו את התשובה, לפי דעתי טעה, לעניות דעתי טעה. לא הושקעו השנה מיליוני שקלים במערת המכפלה. כן הושקעו מיליוני שקלים בקבר רחל, ואי-אפשר לערבב בין שני האתרים האלה. מי שלא מאפשר היום לעשות מעלית לנכים במערת המכפלה, כמו שר הביטחון, בידיעת ראש הממשלה, מי שלא מאפשר לעשות גג למתפללים, גג פשוט למתפללים, שהרי חורף כעת, כידוע לכולם, בעזרת השם ירדו עוד גשמים, אולי גם שלגים, אלה דברים שקורים בחברון, שנמצאת בגובה של 850 900 מטר, לא נותן כבוד לאתר שנמצא בקדמת המורשת הלאומית, לעניות דעתי אולי מבזה אותו. אין מי שיכול לטעון שהוא לא יודע, מראש הממשלה, דרכך, המשנה לראש הממשלה, יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת. אבל אין פתרון. לאלוהים פתרונים, או אולי לממשלה.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, באותו עניין. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, האם ידוע לך על אתרי מורשת שנמצאים בתחומן של מדינות אחרות שמופיעות ברשימה של מדינת ישראל? האם לא ידוע שאתרים שמצוינים בשאילתא נמצאים בתחומה של הרשות הפלסטינית, שעל-פי הכרזת ראש הממשלה שם אמורה לקום מדינה פלסטינית? זאת מדינה אחרת, זה עם אחר, זה שטח אחר. זה לא מבטל את הזיקה בין המקומות האלה לעם היהודי, אבל זה לא מבטל, את הזיקה המוסלמית קודם, את היותם שייכים למדינה הפלסטינית.

אתרי המורשת צריכים לכלול אך ורק אתרי מורשת שנמצאים בתחום אותה מדינה ולא בתחום מדינה אחרת.

תודה רבה לחבר הכנסת טלב אלסאנע, הבהרת את עמדתך.

מה שאומר נסים זאב, כשאומרים, אז מכן אתה שומע על הלאו, אז אולי היה יותר טוב שבכלל לא נאמר על אתרי מורשת? אותו דבר אומר חבר הכנסת אורי אריאל. רק כדי להבליט אני, בבקשה, אדוני השר, שאלה לא קלה. הטיפול של ממשלת ישראל באתרי המורשת איננו מבחין בשטח כזה או בשטח אחר. לדוגמה, באישור הממשלה האחרון של כמה אתרי מורשת נכלל אתר בתל-אביב ונכלל האתר תל-שילה. הכוונה שלנו היא לקדם אתרי מורשת בכל ארץ-ישראל, במקום שבו אתרים מסוימים הוזנחו ולא הושקעו בהם כספים. באשר למערת המכפלה וקבר רחל, אני חוזר ואומר: גם הכותל המערבי איננו נכלל ברשימה, משום שהוא עתיר ממון, הוא מטופל היטב במהלך כל השנים, ולכן אין צורך שהוא יהיה ברשימה שתפקידה לקדם אתרים שהוזנחו בשנים האחרונות. כך גם לגבי קבר רחל ומערת המכפלה. צודק חבר הכנסת אריאל בהעלאת שאלת המעלית לנכים ושאלת הגג,

במערת המכפלה. זאת לא סוגיה של כסף וזו לא שאלה אם האתר נמצא או לא נמצא ברשימה. הוא משרת יהודים ומוסלמים, אם תהיה שם מעלית, הנושא נמצא על המדוכה, חבר הכנסת אורי אריאל בקי בזה, כפי שאני בקי בזה, ובעיתוי מתאים, אני מקווה, ובהקדם, הנושא הזה גם ייפתר. תודה רבה. תשובתו החד-משמעית, שהממשלה רואה בנושא האתרים רק אתרים שלהם צריך לסייע כספית אבל לא מבחינת חשיבותם.

הכותל המערבי לא נמצא באותה רשימה וודאי שהוא אתר מורשת גדול, אבל אין לו צורך כספי. חבל שהממשלה החליטה להכריז הכרזה, חבר הכנסת, אני עניתי לך, כי מה היה קורה אם לא היינו מכריזים על תל-חי למשל? לא היה כסף, ואנחנו העברנו גם בעזרת הכנסת, קבר רבי יהודה הנשיא. אנחנו העברנו, כאשר ביקרנו, חברי הכנסת, באתר בבית-שערים, אנחנו הצלחנו אחר כך לעשות,

מה שהשר אומר, לא מתייחסים למהות, אלא מתייחסים לצורך המיידי לעזור, והשאלה והנושא הם נושא כלכלי ותקציבי ולא נושא בעל חשיבות של נכס לאומי במובן מה הוא נכס לאומי ומה הוא לא. קבר הרמב"ם הוא לא נכס לאומי? מה עם קבר רחל, את זה שאלו. חבר הכנסת רותם,

בוודאי היית זוכה לקבל שאלה נוספת. אני מבקש מכבוד המשנה לראש הממשלה להישאר על הבמה על מנת להשיב על שאילתא דחופה מס' 393 לשר להגנת הסביבה, שאדוני ישיב בשמו, בנושא: סכנה במכל האמוניה של "חיפה כימיקלים". בבקשה, חבר הכנסת אזולאי. אני מלווה אותו, פשוט. זה בסדר גמור. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמותת "צלול" פרסמה במודעה כי מכל האמוניה של "חיפה כימיקלים" המכיל 12,000 טון גז רעיל וקטלני, חשוף, גגו אינו ממוגן, אין לו היתר בנייה ורשיון עסק והוא סכנה לרבבות איש. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה ייעשה

נא לשבת. אחר כך תוכל להרחיב, כמו גם חבר הכנסת חנין. בבקשה, אדוני המשנה לראש הממשלה, תשובתך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הנני משיב במקומו של השר להגנת הסביבה,

האמוניה במכל האמור אינה במצב צבירה גזי אלא במצב נוזלי. המכל מורכב ממעטפת פלדה, וסביבו הוקמו קירות מגן היקפיים מבטון. הכמות המצוינת בשאילתא, 12,000 טון, הינה הקיבולת המקסימלית של המכל, וכמות האמוניה הנמצאת בפועל במכל נעה לרוב בין 4,000 ל-10,000 טון, בתלות במועד המילוי. אני יכול להעיד מידיעתי, שבמצבי חירום גם מרוקנים את המכל, ולא ממלאים אותו. כפי שצוין, למכל אין היתר בנייה ורשיון עסק כנדרש, ונושאים אלה נמצאים באחריותה של הרשות המקומית, במקרה זה עיריית חיפה. מתוך הכרה בסכנה שמהווה המכל לתושבי מפרץ חיפה, יזם המשרד להגנת הסביבה עבודה מקצועית לבחינת החלופות למערך האמוניה בישראל בכלל, כולל המקום הזה. העבודה כללה בחינת היבטים סביבתיים,

הנדסיים,

לוגיסטיים ועוד. העבודה בוצעה על-ידי אנשי המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף צוות ייעוץ הכולל אנשי מקצוע מומחים בהיבטים אלה, וכן בשיתוף צוות ליווי, הכולל בין היתר את נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, גורמי חירום, תעשייה ועיריית חיפה. הדוח המסכם הועבר לשר להגנת הסביבה בסוף חודש ינואר 2012, קרי לאחרונה. אנשי המקצוע במשרד להגנת הסביבה לומדים את הדוח על כלל החלופות שהוא מציע, ועבודת המטה בנושא עומדת בפני סיום בקרוב. המשרד יבחר בחלופה המועדפת מבחינה בטיחותית וסביבתית, ובהמשך יפעל לקידומה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים לנושא זה.

חבר הכנסת אזולאי,

חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת בן-ארי, מייד אחרי השאילתא הזאת אני רוצה לומר דבר בעניינך. לא. אוקיי, בסדר גמור. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, העליתי את השאילתא הזאת בשנה שעברה, באותה מסגרת של שאילתא, ונאמר לי בפירוש על-ידי השר להגנת הסביבה שהמקום הזה הולך להיסגר ושאין לו היתר. אני מבין מהתשובה של השר שבעצם המצב נשאר כפי שהיה ולא השתנה. חבל מאוד שהשר להגנת הסביבה לא פה, הייתי בוודאי מקבל התייחסות מקצועית יותר. לא שחלילה וחס, פשוט השר להגנת הסביבה יותר בקי בנושא הזה. אני מאוד מקווה שהפרוטוקול יגיע אליו והוא יוכל להשיב לי גם על השאלה השנייה. תודה, אדוני.

חבר הכנסת חנין, בבקשה, אדוני. גם צריך לזכור שבאופן יוצא דופן, כבוד המשנה לראש הממשלה משיב על דברים שהם לא מענייני משרדו, אם כי בהחלט הנושא של מקומות שיכולים לסכן את הציבור כתוצאה מבעיות אסטרטגיות נוגעות גם למשרדו בצורה ישירה ביותר. חבר הכנסת חנין. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. בדרך כלל אנחנו באים בביקורת על כך שלא השר הממונה על התחום הוא שעונה לנו, אבל הפעם, אדוני המשנה לראש הממשלה, אני דווקא שמח שאתה הוא העונה, כי את עמדתו של השר להגנת הסביבה אני מכיר היטב. אני מעוניין לשמוע את עמדתך. מתקן האמוניה הגדול שנמצא באזור חיפה נמצא באזור מאוד מאוד רגיש. כולנו זוכרים שלפני כמה שנים התנהלה באזור מלחמה. בישראל התנהלה מלחמה. נפלו טילים, בין היתר, גם סביב המתקן הזה, ואומנם נפגעו, לצערנו הגדול, אנשים, וגם נהרגו. אבל מצד שני, במזל, אולי אפילו הייתי אומר בנס, אף מפעל או מתקן של חומרים מסוכנים לא נפגע. אבל אנחנו לא יכולים להיות משוכנעים שבעתיד, כתוצאה ממציאות כזאת או אחרת, דברים כאלה לא יתרחשו. ולכן, סוגיית ההתנהלות מול החומרים והמפעלים המסוכנים איננה שאלה שאנחנו יכולים להתנהל בה כאילו אנחנו נמצאים במציאות אחרת ובמדינה אחרת. ולכן, אדוני, המשנה לראש הממשלה, אני יודע שנעשתה עבודה של ועדת-שפיר, שעשתה עבודה מאוד מקיפה בתחום הזה, אבל לא כל ההמלצות שלה מומשו. אני כחבר כנסת מאוד מודאג ממצב שבו עקב התפתחויות כאלה או אחרות שעלולות להתרחש, ציבור גדול של אזרחים במדינת ישראל יעמוד בסכנה של היפגעות מחומרים או ממפעלים מסוכנים.

אם יש לך מה להוסיף על הדברים, אז בבקשה. אין לי אלא להסכים עם השאלות שהועלו כאן, הן על-ידי חבר הכנסת דוד אזולאי והן על-ידי חבר הכנסת דב חנין. כפי שהשר להגנת הסביבה מדבר בתשובתו על שלבים אחרונים של עבודת מטה כדי למצוא פתרון לכך, אני בהחלט חושב שצריך להמתין ולראות מה תהיינה תוצאות עבודת המטה, מתוך כוונה וצורך חיוני, כפי שעלה מתוך השאילתא והשאלות שעלו לאחר מכן, לתת מענה בטיחותי, סביבתי, לעניין של מכל האמוניה במפרץ חיפה. אני מאוד מודה למשנה לראש הממשלה על תשובותיו. המשנה לראש הממשלה, כאשר הוא עונה בשם שר אחר, הוא דואג לכך שהוא יבין את התשובה שהוא מקריא בצורה חד-משמעית. הוא לא מקריא טקסט שהוא לא מבין אותו.

אנחנו עוברים לשאילתא של חבר הכנסת עפו אגבאריה. אני מבקש להזמין את סגן שר החינוך מנחם אליעזר מוזס לבוא ולהשיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת אגבאריה, שגם לחבר הכנסת מסעוד גנאים יש נגיעה אליה, והיא בנושא: השבתת 11 גנים בוואדי-אל-נעם. ב"אל-נעם"

גנאים, את ה"אל" בה"א הידיעה, ב"אל". זו לא אות שמשית, נו"ן? לא תמיד. זה דגש בנו"ן בלי, זה "אַ-נַעם" או "אֶלְ-נַעם"?

"א-נעם", "א-נעם", אבל זה נו"ן. הנו"ן היא ב"נַעֶם" או ב"נַעַם"? יש בה "נַעִים" ויש את "נעם". אל-נעִים זה ליד סח'נין. אני יודע, אבל אני אומר, נו"ן היא אות שמשית? כי יש כאלה שאומרים "אל-נעם", ויש כאלה שאומרים "א-נעם", ואני לא הבנתי מבחינת הדקדוק הערבי.

מבטאים את האליף? בלי לבטא. נו"ן היא אות שמשית? המורה, האד'א מניח וצחיח. אות שמשית?

אה, היא אות שמשית. בדגש אין חוכמות. חבר הכנסת עפו אגבאריה, אחרי שקיבלתי אישור מהמורה, מהמורים, גם מסעוד גנאים וגם מוחמד ברכה,

בבקשה, נא להקריא את השאלה, חבר הכנסת עפו אגבאריה.

התחלת ללמוד ערבית אם אתה עונה,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד סגן השר, אני שואל בקשר ל-400 ילדים ביישוב הלא-מוכר ואדי-אל-נעם, אל-עזאזמה,

הם אינם מבקרים בגנים שבועיים עקב ליקויי בטיחות ותברואה ומחסור בציוד. טרם נעשה דבר, למרות התחייבות המועצה ומשרד הילד, משרד החינוך, סליחה. רצוני לשאול: 1. מדוע לא קוימו ההתחייבויות? 2. מדוע אין התייחסות לנזק לילדים? 3. מה ייעשה כדי לספק ציוד ולהחזיר את הילדים לגנים? בבקשה. ברשות אדוני היושב-ראש, דברי תשובתי: ראשית אבקש לומר כי בישיבת עבודה שהתקיימה אתמול במחוז הדרום במשרד החינוך עם ועד ההורים ונציגי הרשות האזורית אבו-בסמה, הודיעו ההורים על הפסקת השביתה והחזרת הילדים היום ללימודים סדירים בגני-הילדים. במקביל סוכם עם המועצה על תיקון הליקויים. לשאלה הראשונה, מדוע לא קוימו ההתחייבויות, חשוב לציין כי כל הנושאים נמצאים בתחום הטיפול והאחריות של המועצה האזורית אבו-בסמה. המועצה האזורית אבו-בסמה מעבירה מדי שנה, וכך גם בשנת הלימודים תשע"ב, אישורי בטיחות ובריאות עבור כלל מוסדות החינוך בתחומה, ובכלל זה עבור גני-הילדים בוואדי-אל-נעם.

מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך זימנה אליה לישיבה את נציגות ההורים ונציגי המועצה האזורית אבו-בסמה על מנת להוביל לפתרון הסוגיות שהועלו על-ידי ועד ההורים. בישיבה הובהר כי כל הנושאים יטופלו בהקדם האפשרי על-ידי המועצה האזורית אבו-בסמה, וכי על ההורים חלה החובה להחזיר את ילדיהם למסגרות החינוכיות מייד. כפי הידוע למנהלת המחוז, המועצה מטפלת בבקשות ההורים בימים אלה ממש. יצוין כי הממונה על הבטיחות במועצה וכן המפקחת על גני-הילדים וממונה הבטיחות במחוז הדרום במשרד החינוך, אשר מבקרים במקום באופן שוטף, דיווחו כי אין מניעה להחזיר את הילדים ללימודים סדירים, ובמקביל למלא את בקשותיהם של ההורים. 2. מדוע אין התייחסות לנזק לילדים: משרד החינוך קורא להורים להחזיר את ילדיהם למסגרות החינוכיות לאלתר ומייד, כדי שלא ייווצרו פערים, כך סוכם שייעשה בישיבה שהתקיימה אתמול, כאמור, וזו תשובתי על שאלה מס' 2. 3. מה ייעשה כדי לספק ציוד ולהחזיר את הילדים לגנים: משרד החינוך במחוז הדרום אכן התרשם כי קיים צורך בהשלמת ציוד, ולפיכך הקצה תקציב מיוחד של 35,000 ש"ח למועצה האזורית אבו-בסמה, על מנת להשלים את הציוד הנדרש. בנוסף, המחוז העביר ל-11 הגנים ערכות עזרה ראשונה חדשות. באשר לציוד המתכלה, אדוני היושב-ראש, בישיבה שהתקיימה אתמול במחוז הדרום הוחלט כי המועצה האזורית אבו-בסמה תקצה 500 ש"ח נוספים ש"ח זאת מעבר ל-1,000 ש"ח שניתנו עד כה עבור כל גן ביישוב אל-עזאזמה. תקציב זה יעמוד לרשות הגננות לרכישת ציוד מתכלה או כחלופה לרכישת ציוד חינוכי אחר. אוסיף על כך ואומר שעל-פי דיווח המועצה, הועמד איש אחזקה לטיפול בליקויים שנמצאו בגנים, כפי שדווח לוועד ההורים, וכן סוגיית הגדר ורעש הגנרטור נמצאים בטיפול על-ידי המועצה בימים אלה. עבודת התיקונים החלה, ובעוד יומיים תסתיים עבודת התחזוקה הנדרשת על-פי ההנחיות של הממונה על הבטיחות.

רק אני רוצה, לפני שאתה מתחיל, מסעוד גנאים: שניכם הגשתם הצעה לסדר-היום, ואני רוצה להודות לסגני חבר הכנסת מוחמד ברכה, אשר יחד, בעצה אחת, אמרנו: אם תהיה הצעה לסדר-היום, אז הדברים עלולים להימשך, אם ישאל שאילתא בעל-פה, השר יקבל את השאילתא, הוא ישאל את הנוגעים בדבר, ויכול להיות שכבר הדברים הסתדרו, יכול להיות שהם יסתדרו בגלל השאילתא.

מה שאנחנו שמחים, שהדברים הסתדרו, אנחנו לא שואלים.

חבר הכנסת ברכה, אתה רואה כמה לפעמים התבונה המשותפת של האנשים החיים כאן בארץ הזאת, בין שהם מוסלמים, בין שהם יהודים, עוזרת, היא יכולה ליצור שיתוף פעולה מצוין בין כולנו. חבר הכנסת עפו אגבאריה,

זה מקרה שבמקרה זה הסתדר אחרי שהשר שאל, אבל גם מקרה זה טוב.

חבר הכנסת מג'אדלה,

אדוני היושב-ראש, כבוד הרב, סגן השר מוזס, אנחנו בסך הכול רוצים את הענבים ולא לריב עם השומר, כמו שאומרים. אני קודם כול מודה לך, נתת תשובה חיובית, אבל אנחנו תקווה שהתשובה הזאת תמומש בפועל, ולא רק שיהיו הבטחות, כי הבטחות כבר שמענו בעבר. אבל כאשר זה באמת ימומש בפועל, ואני כולי תקווה שאדם כמוך,

שנותן הבטחה, השר לא היה אומר דבר לפרוטוקול מבלי, הוא יודע שהפרוטוקול נשאר לנצח. תודה רבה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת מסעוד גנאים. כותבים את השם שלך ברי"ש במקום ברי"ן, בעברית, אז אתה היית אחרי עפו אגבאריה, כי הוא באל"ף.

זה מספור. אני יודע. דרך אגב, בתשובתו של סגן השר שתי המלים, אחת שהיא שמשית, "אל-נעם" את הלמ"ד לא מבטאים, אבל "אל-עזאזמה" כן מבטאים. זה יוצא מן הכלל.

אני ביקרתי לפני כחודשיים בוואדי-אל-נעם, ראיתי מה קורה שם, ראיתי גם את כל ההבטחות. אתמול גם ידעתי על הפגישה עם מנהלת המחוז, ואני מברך מאוד על הפגישה הזאת. היא יכולה לברך אותך גם על הפגישה הזאת, אני אומר לך באחריות שהיא יכולה לברך אותך.

אז אני רק מקווה, כמו שאמר חברי, חבר הכנסת עפו אגבאריה, שאכן הדברים ימומשו, וימלאו אחרי ההסכמות שהיו אתמול. אבל אני רוצה להעלות רק בעיה עקרונית שם, שמבטאת את כל הבעיה: ואדי-אל-נעם הוא כפר בלתי מוכר, אבל הבעיה שם, ההזנחה, אני חושש שהיא נובעת מראייה שכאילו אם לא מכירים במקום, אז מזניחים את צרכיו הבסיסיים וזכויותיו הבסיסיות של האדם. אנחנו לא רוצים את זה, ואני מקווה שמשרד החינוך אכן לא ילך לפי המשוואה הזאת, שאם אנחנו חושבים שוואדי-אל-נעם זה מקום זמני, ואחר כך נעביר למקום אחר, אז לא ניתן את הצרכים הבסיסיים של התושבים שם, במיוחד התלמידים. ואני מקווה שאכן, מה שאמר סגן השר בתשובתו, ימומש ויהיה.

חבר הכנסת חנין, שאלה נוספת. לא הייתי נותן לך,

עפו אגבאריה, אבל אף אחד לא ביקש, ושני השואלים הנכבדים היו שותפים לשאילתא, ואתה רשאי גם לומר. תודה רבה, אדוני סגן השר, ותודה באמת על המידע שהעברת לנו, על ההתערבות וההתמודדות עם הבעיה האקוטית. אבל לצערי, אדוני סגן השר, הבעיה בוואדי-אל-נעם היא בעיה יותר חמורה ויותר קשה. אנחנו מדברים על יישוב מאוד מאוד סמוך למפעלי רמת-חובב, ובין היתר, גם הילדים וגני-הילדים נמצאים בסמיכות לאזור שיש בו גם מפעלים מסוכנים וגם חומרים מסוכנים. יש שאלות שכמובן הן לא בסמכותו של משרד החינוך: איך מתמודדים עם ההיבטים הנוספים, אבל כשאנחנו שולחים ילדים לגני-ילדים או לבתי-ספר, אנחנו כמדינה אחראים לבטיחותם, לשלומם, לבריאותם, והשאלה היא, הם היו שם הרבה לפני רמת-חובב. חבר הכנסת בן-ארי, הוא שואל. אתה רוצה שכל פעם שאני חושב שאתה לא מדבר לעניין, אני אפסיק אותך? הוא שואל, זו זכותו. הוא לעת עתה לא אמר שום דבר שהוא היה בבחינת לא פרלמנטרי. הם היו שם לפני מפעלי רמת-חובב, הם לא באו אחרי מפעלי רמת-חובב, לא בחרו להתיישב ליד רמת-חובב,

בכל מקרה, השאלה שלי היא, האם משרד החינוך מעורב בחשיבה על ההגנה על שלומם וביטחונם של הילדים בתוך אותם תהליכים של חשיבה שמעורבים בהם משרדים אחרים, הגנת הסביבה ומשרדים אחרים? אם המשרד לא מעורב, אני חושב שראוי שהוא יהיה מעורב בכך. מאה אחוז, תודה רבה. אנחנו מקווים שיימצא לכל העניין הזה, הם נמצאים, טלב אלסאנע מטפל בנושא ההתיישבותי באופן רחב. אבל בהחלט השאלה של חנין היא שאלה עניינית. ציונות במיטבה.

ילדים זה שייך,

אתה חושב שהציונים שעלו לארץ חשבו שהם יגרשו ילדים מכאן? אני לא חושב כך. יכול להיות ששנינו חיים בתנועה ציונית אחרת, אבל אני לא חושב שאנחנו, הציונים, שבאנו הנה ב-1809, אמרת התיישבות, אז אני אמרתי ציונות. לא דיברנו על חינוך, בוודאי נוגע. למשל, אם למשל אדם גר באיתמר, צריך משרד החינוך לדאוג לכך, גם ברמה האקולוגית, שהוא לא נפגע כאשר הוא בא ללימודים באיתמר. יאמר טלב אלסאנע: איתמר זה לא מדינת ישראל. יישוב שהוקם על-ידי המדינה. לא, הוא לא אמר. הוא אמר: יישוב שהוקם לפני שהיה, הוקם לפני, הוא אמר לפני, הוא אמר לפני. אלפי שנים, אלפי שנים.

אני לא נכנס לעובדות כרגע. כרגע הוא מדבר במה שנקרא זמן הווה, האם כאשר יש ילד בבית-ספר, צריך לדאוג גם בנושאים שאינם שייכים למתודיקה, אינם שייכים לתוכנית הלימודים,

אני מתפלא עליך שאתה מנהל דיון נורמלי עם טענה לא נורמלית. הרי, למה לומר, זה לא פרלמנטרי לומר על אדם. כל אחד נורמלי, טענה לא נורמלית. עוד מעט אנחנו דנים פה בבן-אדם שאתמול, כששמעתי בטלוויזיה את הדרך שבה הוא מתבטא, אני חושב שרק אדם לא נורמלי יכול לומר שהבן-אדם הזה זכאי להגנה, שאומר שאפשר להתפוצץ ולפוצץ, ואיפה האנשים שיבואו להתפוצץ. והנה, אנחנו עוד מעט נשמע שאלות עליו גם כן. אתה מנהל דיון נורמלי עם טענה לא נורמלית. זה בסדר גמור. טוב, אוקיי, אני מבקש להתייחס לכל בן-אדם,

אדוני היושב-ראש, ברשותך, אענה תשובה, על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, חברי הכנסת המכובדים אגבאריה וגנאים, חברי הכנסת, הוא עונה לכם. הם שומעים, הם מאזינים. על בקשתכם, אני מבטיח לכם שאני אעמוד על המשמר,

ואני אעקוב אחר מה שקורה שם. על דברי מר חנין, שזה אחרון אחרון חביב, הדברים שלך מאוד ענייניים, והם מטרידים אותנו בעוד מקומות, הדברים האלה.

מבטיח לך, לגורמים המוסמכים במשרד את כל הנושא הזה. תודה רבה. שהרי נאמר בספר משלי, חברי הכנסת גנאים ועפו אגבאריה, כתוב בספר משלי: נשיאים ורוח וגשם אין.

עננים ורוח ואין גשם, זה כמו הבטחה של אדם עשיר לאדם עני שלא מתקיימת. ולכן אומר השר: אנחנו לא, גם יהיה נשיאים וגם רוח, וגם גשם יהיה.

בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוקבים, הבעיה של הנגב, שגם גשם לפעמים אין.

גשם ברכה,

אתה עונה על עוד דבר?

אתה משוחרר.

אני מבקש מכבוד השר, השר לביטחון פנים, לעלות ולהשיב. אם כי אני מבין שיש התפתחות גם בנושא השאילתא הזאת, לא בגלל השאילתא דווקא, אבל חבר הכנסת טלב אלסאנע מבקש לשאול בנושא: קריטריונים לשחרור מינהלי, וגם חבר הכנסת דב חנין, באותו עניין, רק בנושא הספציפי של האיש אשר הוא דיבר עליו לפני שבוע. קריטריונים,

אה, שם, בשחרור מינהלי כתוב. אני לא, זה לעניין של הקיצור המינהלי.

זכותך לשאול, ושתי השאלות הן שאלות נפרדות, והשר יענה עליהן בנפרד, ושני חברים יוכלו להתייחס, אחד לשואל.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, להקריא קודם,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, השאלה היא בקשר לעניין של הקיצור המינהלי, אשר נועד להקל על הצפיפות במתקני הכליאה השונים בארץ על-ידי קיצור תקופת המאסר. לאחרונה בוטל השחרור הזה עקב שחרורם של אסירים פלסטינים בעסקת שליט, אך לפי מידע שהגיע לידיעתי הוא ממשיך להתקיים, והוא חל על אסירים יהודים בלבד. רצוני לשאול: 1. מה הם הקריטריונים לשחרור מינהלי? 2. מה הוא מספר האסירים היהודים והערבים ששוחררו במסגרת הליך זה? תודה רבה.

תוכל להרחיב אחר כך, כמו גם חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אנחנו שומרים על זכויותיך, חבר הכנסת בן-ארי, מזל. גם אם הן טרנס-אטלנטיות. תאמין לי,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מבירור הפרטים עולה כי סימן ט'1 בפרק ב' לפקודת בתי-הסוהר עוסק בשחרור מינהלי של אסירים בשל צפיפות בבתי-הסוהר. בהתאם להוראות הסימן האמור, רשאי השר לביטחון הפנים לקבוע תקן כליאה המאושר על-ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לתקופה שלא תעלה על שנה. נציב שירות בתי-הסוהר רשאי להורות על שחרור אסירים כאשר הצפיפות בבתי-הסוהר עולה על תקן הכליאה המאושר. לשחרור מינהלי אין קריטריונים העוסקים במקרה הפרטני של כל אסיר ואסיר.

השחרור נועד לאפשר לרווח ולשפר את תנאי המחיה של כלל האסירים. השחרור מתבצע בהתאם לקבוע בחוק. יש 23 קבוצות אסירים לפי אורך המאסר שלהם, ובכל קבוצה נקבע מספר השבועות שבהם המאסר מתקצר. בכל קבוצה ישתחררו האסירים שיתרת מאסרם קצרה יותר. השחרור האחרון נערך ב-16 באוקטובר 2011, ומאז לא הורה נציב שירות בתי-הסוהר על שחרור מינהלי, כיוון שתפוסת האסירים לא עלתה על תקן הכליאה, שהינו 17,700. כאמור, קיום השחרור המינהלי תלוי במצב מקומות הכליאה בבתי-הסוהר נכון לאותה העת, ואינו מאפשר ביצוע הבחנה בין אסירים יהודים וערבים. בימים אלו נדונה בוועדת הפנים הצעת חוק שנועדה לשנות את המצב הקיים כיום ולקבוע כי אסיר שפוט לא ישוחרר בשחרור מינהלי אם נמצא כי אינו ראוי לשחרור מוקדם. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, בן-ארי.

אתן לך גם כן. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, משהו תמוה נראה במדיניות הקיימת. אני מבין את העיקרון העומד מאחורי, לשמור על התקן, מכסה מוגדרת, כדי לשמור על רווחה ושטח לכל אסיר. אבל איך שאני הבנתי, עקב שחרורם של אסירים פלסטינים ירד מספר האסירים, ולכן מבטלים את השחרור המוקדם. זאת אומרת, אם יש יותר אסירים, אז משחררים, אם יש פחות אסירים, אז לא משחררים. זה השיקול. צריך להיות שיקול ענייני, ולא שיקול של כמות האסירים. לדעתי, המדיניות הקיימת יוצרת ציפייה, יוצרת תקווה, ואז נגרם שינוי פתאומי הגורם לאכזבה. לדעתי, המדיניות צריכה להמשיך ולהתקיים ללא קשר לשיקול הזה של מספר האסירים ששוחררו או לא שוחררו, כמו שהיה בעסקת שליט.

חבר הכנסת דב חנין. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

המנגנון הזה של תקן הכליאה המינהלי הוא מין מנגנון ויסות שמאפשר גם למשרד ולשירות בתי-הסוהר לווסת את כמות האסירים בבתי-הכלא, כדי להבטיח באמת איזו רמה של תנאים סבירים. זה גם מנגנון של פיקוח פרלמנטרי ממדרגה ראשונה, מכיוון שהתקן הזה צריך להיות מובא בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה לאישור, וזו הזדמנות להידברות בין הכנסת לבין הממשלה בסוגיה הזאת, שהיא סוגיה מאוד קשה, שנוגעת לחצר האחורית של החברה הישראלית, שהיא לא תמיד נמצאת במוקד ההתעניינות. אני חושב שהמכשיר הזה הוא מכשיר חשוב וחיוני, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי,

לברך אותך פעמיים: פעם אחת על קידומה של הצעת החוק העקרונית שאנחנו מקדמים ביחד, ההצעה הממשלתית וההצעה הפרטית, להבטחת תנאי כליאה הולמים בבתי-הסוהר. אנחנו קיימנו בנושא הזה דיון מאוד מקיף בוועדה השבוע. יש עדיין הבדלים מסוימים, אבל אני משוכנע שעם רצון טוב מכל הצדדים נוכל להגיע לניסוח מוסכם, וזה יהיה אחד החוקים החשובים ברמה העקרונית והאנושית שאנחנו חייבים להבטיח אותם כחברה.

אדוני השר, אני רוצה לברך אותך על כך שאתה ונציגי משרדך, בעקבות ויכוח שהיה בוועדה, הסכמתם בכל זאת לקבוע תקן כליאה חדש אחרי השחרור של האסירים, כדי שהמכשיר הזה באמת יישאר בידינו ונוכל באמת ביחד, גם במערכת המבצעת וגם במערכת המחוקקת, להשתמש בסטנדרט הזה, שמאפשר לנו לווסת את כמות האסירים, ובסופו של דבר לאפשר גם לאנשים בבתי-הסוהר לחיות בתנאים יותר ראויים. אני יודע, אדוני השר, שאתה בוודאי, תודה רבה. חבר הכנסת, משפט אחרון. לא, אני נותן לך. ביציע האורחים נמצאים עולים חדשים שהגיעו השנה מאתיופיה, ואנחנו מקדמים את כולם בברכה. הם באו בהתאם להחלטת הממשלה 10/2010, שהיא החלטה חשובה מאוד, ואנחנו מקדמים את כולם בברכה.

חלקם אפילו מתקשה בעברית, אני רואה. אוקיי, בבקשה. אדוני השר, אני גם בהקשר זה יודע שמבחינתך, מבחינת משרדך וגם מבחינת שירות בתי-הסוהר, אתם מאוד מעוניינים לקדם את הנושאים האלה. אני יודע שיש גם קשיים תקציביים בעניין. אני אומר לך ומתחייב בפניך שאני וחברי כנסת רבים נוספים מהקואליציה ומהאופוזיציה נהיה מוכנים להתגייס לעזרת המשרד לביטחון פנים כדי שבמידת הצורך יתקבלו כל התקציבים הראויים, שבתי-הסוהר שלנו יהיו בתי-סוהר ראויים לבני-אדם.

בבקשה, חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת בן-ארי, רגע. אזולאי לפניו, הוא רוצה להיות אחרון.

לא,

אבל אזולאי קיבל את זה אקסגרציה,

אדוני היושב-ראש,

כל הנושא של השחרור המינהלי הוא נושא שראוי לדיון,

מעוות מלכתחילה, אבל יש לי שאלה ספציפית. כיוון שהשאלה היא בקשר לעסקת שליט ובקשר לשחרור, אני רוצה לשאול: בעסקת שליט, כמה אסירים יהודים שוחררו מתוך כ-1,050 אסירים ששוחררו? הרי השאלה היא: מה מספר האסירים היהודים והערבים ששוחררו במסגרת תהליך שלאחר מכן? יש לי שאלה, את זה שלא שוחררו יהודים במסגרת ההליך המינהלי אני יודע. השאלה היא: בעסקת שליט, האם היתה גזענות ושוחררו רק ערבים, או האם שוחררו גם יהודים?

טוב, השאלה היא רטורית או אדוני רוצה תשובה עליה גם?

תשובה אתה רוצה, בסדר. אם היו יהודים מחזיקים בשליט וחוטפים אותו, ייתכן שהיו משחררים יהודים. בשביל האיזון. כל חג

היה איזה יהודי שעלה בדעתו לחטוף את שליט? לא, אבל אם עושים הליך מינהלי משחררים, חבר הכנסת, עזר ויצמן אמר: אם משחררים ערבים,

אם אמרת שזו שאלה רטורית,

אבל אתה אומר לו שאתה רוצה תשובה. אבל גם יש יושר אינטלקטואלי, הרי, בסופו של דבר. בגלל היושר, עזר ויצמן אמר: שחררנו ערבים, נשחרר יהודים. לא, זה עניין אחר.

הוא היה נשיא והוא היה יכול לומר: בהזדמנות חגיגית זו אני עושה חגיגה גדולה. זה מה שהוא אמר.

אמר את זה בנימה שאתה אומר, כאילו עשו אפליה פה, שחררו רק ערבים, ועל שליט לא שחררו יהודים. טוב, בבקשה. הנה, אתה רואה? חופש הדיבור הוא חופש מוחלט, חבר הכנסת בן-ארי.

באמת מזל. מזל גדול שמי אחראי לחופש הדיבור זה אני. מזל גדול. אני לא אומר מי לא, אבל אני אומר מזל, באמת מזל. בבקשה, חבר הכנסת אזולאי. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על כך שאתה מאפשר לי לשאול שאלה. אדוני השר, אכן, תקן כליאה הוא 17,700, אבל אני רוצה לציין שתקן הכליאה הזה אושר לפני עסקת שליט.

שבינתיים קרה משהו, אחרי עסקת שליט, ולכן אני גם רוצה להצטרף לברכות לגבי כמה חוקים. ואחד החוקים שהשבוע אישרנו בוועדת הפנים הוא כדי לשחרר את המחסום הזה של המינהלי. אני מאוד מקווה שבעקבות האישור, וזה עבר לקריאה שנייה ושלישית, אדוני יבדוק את הנושא מחדש. הגיע הזמן באמת להקטין את תקן הכליאה כדי לאפשר שחרור מינהלי של אותם אנשים שיושבים הרבה שנים. זה מאוד חשוב.

תודה רבה לחבר הכנסת אזולאי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שוב אומר: הנושא של שחרור מינהלי הוא כלי. הוא כלי שמופיע בפקודת בתי-הסוהר, ובסמכות השר להורות לנציב שירות בתי-הסוהר להשתמש בכלי הזה, ואני מדבר כרגע על המצב הקיים, אני לא מדבר כבר על החדש. אני אגיד כמה משפטים. הוא כרגע עומד על 17,700, ולמעשה, אם המספר עולה מעבר למספר הזה, ניתן בסמכותו לשחרר, ויש הכללים האלה. הכללים האלה באמת נוצלו עד סוף שנת 2011,

מאחר שבדרך היו פחות אסירים וגם היה שחרור, שחבר הכנסת בן-ארי מדבר עליו, אז המספרים ירדו, ולא היה צורך להפעיל את הכלי הזה, כי הכלי הזה הוא למעשה רק כדי לשפר את עניין מקומות הכליאה והצפיפות בתוך בתי-הסוהר. אני רוצה קודם כול לומר לגבי הפקודה החדשה שהמשרד מקדם יחד עם חבר הכנסת דב חנין, שעושה עבודה מצוינת. אנחנו מקדמים את זה, וזאת באמת הבשורה. זאת הבשורה. אם תגידו לי: הבשורה, כשלמעשה החוק הזה יקודם ויאושר, אני מקווה, זה באמת יאפשר, א.

תנאים משופרים וכל הדברים שאנחנו נתקלים בהם ושאתם, חברי הכנסת, מעלים כמעט, אפשר לומר הרבה פעמים, מעלים במליאה לגבי שיפור תנאיהם של אותם אסירים שנמצאים בין כותלי בתי-הסוהר. זו באמת עבודה. יש בזה היבטים תקציביים לא פשוטים, אבל נעמוד בזה. אמרתי שאני מקדם את זה כדי באמת להיראות כמו שאר מדינות העולם, ובאמת הצפיפות פה לפעמים עוברת כל גבול והמטראז', המטרים שיש לכל אסיר, הם באמת מצומצמים ביחס למדינות אחרות. זאת למעשה הבשורה הגדולה שתהיה בעתיד לשירות בתי-הסוהר. אני מקווה שנבנה עוד בתי-כלא, הלוואי שלא נצטרך, אבל נבנה אותם כדי שבאמת נרווח את התנאים בבתי-הסוהר. גם יש בתי-כלא שלא מתאימים למאה ה-21, וצריך באמת לעשות שם פעולות. הרבה נעשה בשירות בתי-הסוהר, הכלא החדש בדרום, אבל זה רק אחד, ויש גם תוכניות, כלא אחד או שניים במהלך 2012 2013. זה לגבי התקן ואלה האיזונים שאנחנו כל הזמן רואים, אבל החוק הזה הוא מאוד חשוב. לגבי חבר הכנסת בן-ארי, לשאלתך, חבר הכנסת בן-ארי: לא שוחרר אף יהודי אחד. לא שוחרר. כולם מחבלים, וזאת העסקה שהממשלה החליטה עליה, ואלה למעשה האנשים

אזרחים ישראלים כן שוחררו. אני מדבר על יהודים שהזכרת, לא שוחררו, אבל זאת היתה העסקה. לגבי תקן הכליאה החדש, כרגע נדמה לי שגם חבר הכנסת אזולאי, והיו פה חברי כנסת שהשתתפו בדיון השבוע בכנסת, וזה כבר עבר למעשה את ועדת הפנים והגנת הסביבה לקריאה שנייה ושלישית. זה עולה לקריאה שנייה ושלישית, ולמעשה התקן החדש יעלה במספרים שהוא יעלה, בהסכמות שהוא יעלה, ואני מקווה שנאשר אותו. אם תהיה אפשרות לשחרר, ויהיו אפשרויות שם לשחרר, מתחת לארבע שנים, ואת זה אתם גם יודעים, כי קבענו שמתחת לארבע שנים נוכל לשחרר, לא מעל ארבע שנים. אלה ההגבלות שאני ביקשתי להכניס, וזה הוכנס פנימה. אני מקווה שזה יועבר לקריאה שנייה ושלישית, נאשר את זה בימים הקרובים ונצא עם בשורה חדשה לגבי תקן הכליאה החדש. תודה רבה. חבר הכנסת בן-ארי, אני רוצה לומר לך רק שאם היה יהודי אחד בעסקת שליט מתבקש להיות משוחרר, אני הייתי מתנגד בכל תוקף, אם הוא היה קשור לחטיפת שליט,

וכמוך כמוני. כמוך כמוני. אדוני היושב-ראש, הם כל הזמן באים בטענות, לא, לא, לא, אתה באת. הנה, הוכחה לגזענות, הוכחה לגזענות, לא, לא, לא, זה לא היה בכלל. שום נושא גזעני לא היה פה.

אני הייתי מתנגד לשחרר יהודי שהיה שותף, נדמה לי שגם השר היה כך. נדמה לי שגם השר היה כך. אם כל האסירים שהיו שותפים לחטיפת שליט,

אני רק אומר לך: נדמה לי שגם המשנה לראש הממשלה היה כך. אזרחי ישראל היו שותפים. חבר הכנסת בן-ארי, אני רק רוצה להראות לך שאנחנו,

לא כולנו באנו הנה, אנחנו יודעים שיש חוכמה ותבונה רבה אצלך, אבל לא כולנו באנו הנה לכנסת טיפשים. לא כולם. יש כאלה שהם לא חכמים, אבל הם גם לא טיפשים. כבוד השר יישאר. לגבי השאילתא לגבי הנושא, אסיר שובת רעב, אנחנו מעלים את זה או לא? חבר הכנסת חנין, אני שואל אותך, אתה רוצה להעלות את הנושא? כי ודאי, אדוני, יהיו שאלות נוספות. למשל, שלי: מדוע עושים עסקה עם אדם אשר שמענו אותו אתמול קורא לפוצץ אנשים ולרסק אותם? כן, אותו אדם שאנחנו עומדים לשחרר באפריל,

אני לא מבין למה לא מעמידים אותו לדין? למה צריך מאסר מינהלי? להעמיד אותו לדין על קריאה והסתה לרצח ישראלים בכל מקום שהם שם. אבל חבר הכנסת חנין, זכותך,

אלא אם כן חנין לא רוצה לענות, ואדוני יענה מה שהוא חפץ. אלא אם כן אדוני חושב שהנסיבות מחייבות אותי להתעלם מהשאילתא. חבר הכנסת חנין יודע, ידוע. ישנן למעשה הסכמות בין הפרקליטות לבין שב"ס, לבין באי כוחו, הגיעו להסכמות, והוא התחיל לאכול. את זה אני יכול לבשר, ואתה בטח יודע. הוא התחיל לאכול, אבל אם הוא כבר מאיים באיומים חדשים של לפוצץ,

לא, זה דבר שמביאים אליו מקדמת דנא.

זה לא איזה אדם תמים שיושב על לא עוול בכפו. אני לא מבין, מדוע המשטרה והפרקליטות לא מעמידות אותו לדין? אם היום אומרים שצריכים להיכנס לשפרעם פורעים על מנת לרסק אנשים, הייתי אומר להעמיד אותם לדין מייד. חבר הכנסת חנין, לא את השאילתא, שאלה נוספת. אל תקרא את השאילתא. שאלה נוספת ישר, כי אמר השר את דבריו. אמר: מה אתם רוצים? חברים, אדוני יושב-ראש ועדת הפנים, שידיו מלאות עבודה, לא כשבועיים, אדוני. הבטחתו תתקיים כפי שהוא הבטיח אותה,

בבקשה, חבר הכנסת חנין. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, על אישור השאילתא, ותודה לך, אדוני השר, על ההתייחסות. אני רוצה קודם כול לברך על כך שנגמרה שביתת הרעב של האסיר עדנאן, והגיעו אתו לסיכום. אני חושב שהדבר הזה הוא נכון, הוא ראוי. אדוני היושב-ראש, בידי רשויות החוק יש תמיד סמכויות אם יש טענות כלפי מישהו אשר טען, קרא, עשה מעשה פלילי כזה או אחר. תמיד אפשר להעמיד בן-אדם לדין, על זה בוודאי אין ויכוח, אדוני היושב-ראש. בן-אדם עושה מעשה פלילי, הוא מבצע עבירה פלילית, או קורא לבצע עבירה פלילית, יש סמכויות מכאן ועד הודעה חדשה כדי להעמיד אנשים לדין. השאלה היא שאלת המעצרים המינהליים. אדוני השר לביטחון פנים, אני מחזיק בידי נתונים שלפיהם בשנת 2011 יש עלייה גדולה במספרם של העצירים המינהליים בשטחים. מ-219 עצירים פלסטינים שהוחזקו במעצר מינהלי בינואר 2011, בדצמבר 2011 הגענו ל-307, והמספר עוד עולה מאז. אני לא שמעתי בשנה האחרונה על איזו מצוקה ביטחונית חדשה שלא היתה קיימת בשנת 2010, ופתאום נוצרה רק בשנת 2011. למה המספר הזה של העצירים המינהליים כל כך עולה? הטענה שלי היא טענה עקרונית. אמר בזמנו מנחם בגין המנוח שמעצר מינהלי הוא לא כלי ראוי במדינת חוק, במדינה מתוקנת, ואני לגמרי מסכים לעמדה הזאת. אם יש טענות כלפי בן-אדם, בשביל זה יש הליך, ההליכים הפליליים במדינת ישראל, ובוודאי הליכים פליליים שנעשים בנושאים ביטחוניים, מאפשרים לרשויות, לרשויות התביעה הרבה מאוד כלים של חיסיון, כלים שאפשר להתווכח עליהם, אבל התביעה לא חסרת אונים ולא חסרת אמצעים, והיא לא חסרת יכולת גם להגן על המקורות שלה,

זה קורה יום-יום במאות ואלפי תיקים שמנוהלים בבתי-המשפט הצבאיים והאזרחיים השונים. הכלי של המעצר המינהלי הוא כלי בעייתי. הוא בעייתי כי הוא כלי שמכניס בן-אדם למעשה לכלא בלי עבירה,

ובלי אפילו אישום בעבירה לכאורה. ולכן, אני חושב שהפרשה הזאת מחייבת את כל הגורמים לחשוב בצורה מקיפה ורצינית על הסוגיה הזאת של המעצרים המינהליים. תודה. אדוני השר, אדוני הרי לא אחראי לנושא המעצרים. אדוני היושב-ראש, מאחר שהשאילתא היא לגבי אסיר שכבר התחיל אתמול לאכול, אני חייב משפט אחד לגבי המעצרים המינהליים. כאחד שמלווה את כוחות הביטחון, את שירות הביטחון, הצבא וכמובן המשטרה, אני חייב להגן על זה. אני אומר את זה באחריות: המעצרים המינהליים, שעמדו לא פעם ולא פעמיים בפני ערכאות משפטיות, ואת זה אתה יודע, לפעמים חייבים לבצע את המעצר המינהלי. המספרים האלה, אני אומר לך באחריות: כל מעצר מינהלי נשקל, נבדק, נבחן, ורק לאחר בחינה מדוקדקת מבצעים את המעצרים האלה. הכלי הזה חשוב לשמירה על ביטחונה של מדינת ישראל. אני מחזק את כוחות הביטחון בכלי הזה, ומי שיש לו טענה כזאת או אחרת, יש בית-המשפט העליון שיחליט אם כן או לא, כפי שהובא אותו אסיר, או עוד לפני שהגיע אותו אסיר כבר נפתרה הבעיה.

אנחנו עדיין מדברים על ביטחונה של מדינת ישראל, ואנחנו לא נמצאים במדינה אחרת. תזכרו איפה אנחנו חיים ועם איזה בעיות מורכבות של ביטחון אנחנו חיים. צריך גם לשמור, וכוחות הביטחון, ואני חלק מהם, ממונים על ביטחונה של מדינת ישראל, ככה שאני חייב להגן על זה. אני אומר את זה מעל במת הכנסת, ולא כרגע, לקחת את המקרה הזה ולהציג את זה שהכלי הזה מיותר.

אדוני בהתאם לתקנון יכול לשמוע עוד שניים, אם ירצה להתייחס לדבריהם, חבר הכנסת בן-ארי וחבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני חייב לומר משהו, שאני בהחלט לא מסכים עם מי שמגן על מחבלים ומי שאומר לפוצץ יהודים ומגינים עליהם. אבל אני חייב לומר שהנושא של המעצר המינהלי צריך לעבור מן העולם. אם יש מקרה שיש הוכחה שהוא צריך לעבור מן העולם, זה המקרה הזה. חסר סיבות להעמיד לדין את הארכי-מסית הזה? היו חסרות סיבות? אני מכיר מקרים. בשנת 1981, דיברת על מנחם בגין, ועזר ויצמן שר ביטחון. הרב כהנא הוכנס למעצר מינהלי בעקבות גילוי אמצעי לחימה בעיר העתיקה. חצי שנה ישב במעצר מינהלי. שלוש שנים אחר כך התגלה למי זה היה שייך. לא היה שום קשר לרב כהנא, חצי שנה הורחק בן-אדם, כמעט בן 50, מאשתו וילדיו ללא שום דבר. מישהו גילה אצלו חומר סודי, כי מוצאים תמיד את המטבע מתחת לפנס. כיוון שאני מכיר את הנושא הזה מקרוב, אני מעריך שזה גם במקרים אחרים. אם יש אישום, תביאו את האישום,

אי-אפשר להכניס אנשים לכלא. לכן, הנושא הזה צריך לעבור מן העולם. אבל אני רוצה לשאול שאלה בקשר למה שקרה אתמול: האם כל מי שישבות רעב ויהיה לחץ של חברי כנסת, כמו שקרה הפעם, ואחרים, האם הפרקליטות והמשטרה וכוחות הביטחון ייכנסו אתו למשא-ומתן על מה שנעשה אתו, כמו שקרה אתמול? אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל שואל את השאלה הזאת: האם בעקבות הלחץ שיפעילו ניכנס למשא-ומתן כל פעם? זו שאלה מרכזית, שראוי שנקבל עליה תשובה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. מסעוד, רצית אתה שאלה נוספת, לא? מתחשמלים, חבר הכנסת מסעוד גנאים, מסרו לי מהמינהלה שאתה מחשמל את הרמקול, ולא הרמקול מחשמל אותך. יש לי עודף חשמל? אז בשורות טובות לחברת החשמל, שלא יעלו את מחירי החשמל.

אני יכול לתרום להם קצת חשמל ממני. שתהיה בריא. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, האם בתשובתו של השר, כאשר הוא אמר שהמעצר המינהלי בא לשמור על ביטחון ישראל ועל אזרחי ישראל, האם אין פה אי-אמון במערכת המשפט האזרחית ובבתי-המשפט בישראל, כאילו בית-משפט העליון, כל בתי-המשפט, אינם אמונים, לא יכולים לשמור על ביטחונה של המדינה, ורק נשאר שהמעצר המינהלי הוא, שאלתך טובה, רק דע לך שאין אפשרות לעצור מעצר מינהלי בלי צו של שופט. בסוף, אם מעמידים אותו לדין, על סמך מה?

שמעת, שמעת אותו מדבר. בקושי שמעת,

אני התפלאתי מדוע לא מעמידים אותו לדין, לא מעצר מינהלי. כמו שאמר בן-ארי.

אז אם הוא עבר איזה עבירה, תפאדל, תביא אותו למשפט

אבל מעצר מינהלי, שלושה חודשים,

שישה חודשים, פוגע בזכותו הבסיסית, פוגע בחירותו. שאלתי השנייה: הוא עצמו, ח'דר עדנאן, אני חושב ששמעת אותו מדבר על הפצצות ועל הכול, ניהל מאבק לא אלים דרך שביתת רעב,

דרך מאבקו הלא-אלים הצליח לכופף את מערכת הביטחון, והוא הכריח אותם לשחרר אותו. אז בדרך הזאת, אני חושב, הוא נותן לקח, במאבק הזה, לקח למדינת ישראל, שצריכה ללמוד אותו: החיה הזאת ששמה מעצר מינהלי, שתפסיק אותה. אני לא יודע מהן הנסיבות. לפעמים מעצר מינהלי הוא בגלל הצרכים הביטחוניים שמחייבים זאת, אבל אני בהחלט חושב שהיה צריך להעמיד אותו לדין ולבקש,

להעמיד אותו לדין על דבריו, ולבקש מעצר עד תום ההליכים על כך שהוא מסוכן לציבור. אבל כמובן, אני לא שופט. כנראה שיש עורכי-דין, בתי-משפט, אין ויכוח,

אם היה אומר זאת, לגבי כל אזרח ישראלי,

תלכו תתפוצצו, מתאר גם את הקדושה של המתפוצץ בין ילדים ונשים, אחמד טיבי, חבר הכנסת בן-ארי, מה, אתה עוזר לי? אני רק אומר את העניין הזה, לפי דעתי היה צריך להעמיד אותו לדין, והיתה הצדקה גם אפילו להעמיד את אחד מחברי הכנסת שלכם שהם עורכי-דין שיבקש מעצר עד תום ההליכים. הוא היה יודע איך לנמק את זה מצוין. אחד מעורכי-הדין, של חברי הכנסת? של חברי הכנסת.

היה מנמק את זה. תשמע, אם היה בא אדם ואומר: אני נכנס לשפרעם על מנת לפוצץ את כל תושבי שפרעם, הייתי מעמיד אותו לדין עד תום ההליכים. לא זו השאלה. לפי דעתי השאלה, האם לא מגיע לו משפט צדק אם הוא מואשם,

ודאי, ודאי. ולא להאריך מעצר, מינהלי,

עד סוף העולם. להעמיד אותו לדין.

הוא יכול לומר בבית-המשפט: אני לא אמרתי בכלל את הדברים האלה, זה רק איזה שחקן שמציג במקומי. תודה רבה, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

חבר הכנסת גנאים, בוא נדייק בעובדות. קודם כול, מבחינת העובדות, אין חתימה, לא מוציאים צווים מינהליים ללא שופט. גם במקרה שלו היה שופט אצלו, גם בבית-החולים, וראה והחליט להאריך את הצו המינהלי. כלומר, אין אפשרות אחרת.

הם באים, במקרה הזה הגיעו לבית-החולים,

והאריך את הצו המינהלי. עכשיו פשוט היתה פנייה למעשה לבית-המשפט העליון, היו צריכים להגיע לדיון, והיו הסכמות לפני הדיון בבית-המשפט העליון, והגיעו לסיכום כזה או אחר, ואני לא נכנס לשיקולים האלה שהיו. אני רוצה לומר, גם לחבר הכנסת בן-ארי: זה שפה חברי הכנסת תוקפים את המעצרים המינהליים, ואתה אישית גם מתנגד להם, אני אומר: זה כלי חשוב מאוד. אני מבין גם למה אתה מעלה את זה, ואני אומר לך באחריות, לגבי כל מי שגם מערכת הביטחון, גם המשטרה, יצטרכו להרחיק אותם בצווים מינהליים מיהודה ושומרון בגלל פעילות חבלנית וטרוריסטית, הם יורחקו.

חבר הכנסת, הוא עונה לך. חבר הכנסת בן-ארי, הוא עונה לך, הוא לא מבקש את הערותיך. אני אומר את זה: הם יורחקו משם, אותם אנשים שמנסים להתסיס ולבצע טרור יהודי ביהודה ובשומרון ובירושלים. ולכן, גם הצד שמעלה פה חבר הכנסת מסעוד גנאים, וגם אתה, הנושא של מעצר מינהלי הוא חשוב, חשוב מאוד. הם מפוקחים על-ידי שופטים, ואני חושב שבמקרה דנן, זה שהגיעו להסכמות, אני לא מתערב. זו החלטה, והאסיר התחיל לאכול.

לא לפגוע בביטחון מדינת ישראל ובביטחון אזרחיה.

תודה רבה. חברים, תמו השאלות. אני רוצה להפנות את תשומת לב חברי הכנסת, רבותי השרים והמשנה לראש הממשלה, ביציע נמצאים אתנו תלמידים מצטיינים מכיתה י"א1 מתיכון "רמז" בפרדס-כץ, שמשתתפים בתוכנית העשרה "אלה", שהוקמה ביוזמתה של הגברת אלה שמיר. ברוכים אתם בבואכם אלינו, לכנסת. ברוכים תהיו. רבותי, אנחנו עוברים לחקיקה פרטית של חברי הכנסת, ואנחנו עוברים מייד להצעת חוק פ/3622, של חבר הכנסת משה גפני, שנמצא באולם. הוא ינמק את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון, זכאות לקצבת זיקנה לעקרת-בית ולאלמנה בת-קצבה שנולדו לפני שנת 1931). ישיב כבוד השר כחלון,

אדוני מסכים לדבר כשהוא לא נמצא באולם? אין שום בעיה, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותי השרים וחברי הכנסת, אני מתכבד להגיש בפני הכנסת הצעת חוק של חבר הכנסת אורי מקלב ושלי, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7)

זכאות לקצבת זיקנה לעקרת-בית ולאלמנה בת-קצבה שנולדו לפני שנת 1931), התשע"ב 2011. בעצם זה כבר 2012. הנה, השר כחלון פה. אם אדוני הסכים כשהשר לא נמצא, אחרת היה השר כחלון ברצון רב בא. הוא בדרך כלל, עוד לא קרה פעם שידענו שהוא, אוקיי. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, אני מבקש להגיד בפני הכנסת: יש חוק, והחוק הזה הוא משונה, לא מוסרי, לא שוויוני, לא ציבורי, לא מובן. אשה שנולדה משנת 1931 ואילך ולא עבדה, זכאית לקצבת זיקנה, זה חוק שחוקק כאן בכנסת ב-1996, אבל אם היא נולדה קודם, זאת אומרת, היא היום בת 80 ואילך,

החוק במדינת ישראל.

זה החוק, זה אכן כך.

זה מפני שאנשים לא חשבו. זה לא חוסר הסדר. זה לא דבר שבכוונה, בכוונת מכוון, בכוונה. למה בכוונה?

למה בכוונה? מפני שאמרו במשרד האוצר: עד גיל 65, שזה היה גיל הפנסיה, עד גיל 65 אנחנו יודעים במי המדובר. מכאן ואילך, אנחנו לא יודעים כמה, אין כסף.

עכשיו אני רוצה לספר לכנסת, אדוני היושב-ראש, איך התוודעתי לעניין הזה? העלו אותי לשידור ב"קול ישראל" בתוכנית "סדר יום", ועלתה שם בחורה בשם טלי, ואני יושב-ראש ועדת הכספים, אז ביקשו תגובה שלי. היא אומרת: יש לי סבתא שהיתה ב"הגנה", והיא חיה וקיימת, ושתהיה בריאה, היום היא בת 86. היתה ב"הגנה", אבל לא עבדה, בעלה עבד,

היתה ב"הגנה". והיא לא מקבלת היום קצבת זיקנה. היא הלכה לביטוח הלאומי, היא שאלה: למה אני לא מקבלת קצבת זיקנה? אז אמרו לה: מכיוון שאת נולדת ב-1926 ולא בשנת 1931. אז אמרתי בשידור: אני לא מכיר את זה. אני לא מבטיח שום דבר, אבל, לא נראה לי הגיוני. לא נראה לי הגיוני, אבל אני אבדוק את העניין. אם אכן יש פה תיקון חקיקה, אני אשים תיקון חקיקה ואנסה להעביר את זה. אני לא מבטיח שום דבר, כי אני יודע איך חקיקה בכנסת יכולה לעבור הרבה מאוד גלגולים. סיפרתי לחבר הכנסת מקלב את הסיפור, ושנינו החלטנו להניח את הצעת החוק. הנושא הזה התגלגל, ובסופו של דבר זה הגיע לוועדת השרים, ועדת השרים אישרה, ומשרד האוצר הגיש ערר, מכיוון שמדובר על סכום שהוא בין 25 ל-30 מיליון שקלים. משרד המשפטים דווקא, במקרה הזה, מאוד דחף לאשר את החוק, שהוא לא שוויוני לחלוטין. דיבר אתי שר האוצר,

משרד האוצר הסיר את הערר. ומכיוון שהוא הסיר את הערר, אני מביא את זה בפני הכנסת.

אדוני היושב-ראש, בהזדמנות הזאת להגיד לך, להגיד לכנסת: אני לא תמיד בעד התקשורת, אבל יש פעמים שהתקשורת זה דבר חיובי. הנה מקרה שבו עולה בחורה,

דיברתי עם הבחורה הזאת עכשיו, גם לפני שעליתי לכאן.

יש לנו אורח. אהה. לפני שעליתי לכאן דיברתי אתה, כדי לדעת שאני לא אטעה את חברי הכנסת, וזו תמונת המצב.

בבית-המשפט העליון זה לא כך.

אני הופעתי עם נשיא בית-המשפט העליון הקודם באוניברסיטת תל-אביב, עם אהרן ברק, אז הוא אמר לי: חבר הכנסת גפני, תדע לך שאתם, כמיעוט במדינה, אתם צריכים את בית-המשפט העליון. יש פעמים שאתם לא בקואליציה, יש פעמים שאין מי שיגן על זכויותיכם. חשוב לכם שיהיה בית-משפט עליון. אמרתי לו: אדוני נשיא בית-המשפט העליון, אז הוא היה נשיא, מעולם, מעולם, לא קיבלנו כציבור חרדי אף סעד, אפילו אחד, מבית-המשפט העליון. לא קיבלנו מאז קום המדינה, אנחנו לא מקבלים היום, ולא נקבל בעתיד.

כשהוא אומר, בית-המשפט העליון, לא נקבל סעד בחיים. בחיים לא נקבל סעד.

כשבית-המשפט העליון אומר לך שיש לך זכות לומר כל דבר, אז אומר. אני, יש לי זכות לומר בלי בית-המשפט. אני לא צריך את בית-המשפט בשביל לומר.

אם למשל אני אומַר שאין לך זכות לומר,

אתה לא יכול להגיד לי שאין לי זכות. מה, אני לא יכול להגיד? זה ברור, אבל תתאר לך שאני כן אומַר, אה... אתה תלך נגדי לבית-המשפט העליון, הוא ייתן לך מייד סעד. אה, בסדר. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אתה אומר שציבור דתי,

אדוני יושב-ראש הכנסת, לא קיבלנו סעד. אני יכול לספר לך שהיה אז הסיפור של הרשויות המקומיות, והבאתי כאן דוגמה של ילדה קטועת גפיים שגרה בגבעת-שאול בירושלים, והיה אצלנו דיון, הרי אי-אפשר לתת לה את הסייעת, מפני שאז עוד לא היה החוק, ובית-המשפט פסק כמובן נגדנו. היה אצלנו דיון, נבקש מבית-המשפט ארכה של שלושה חודשים כדי שהילדה לא תהיה כלואה בבית, ילדה קטועת גפיים. והיה אצלנו דיון. אני נגד ללכת לבית-המשפט, אני יודע שלא נקבל סעד, אבל כאן אני אמרתי לחברים: אתם יודעים מה, נקבל סעד מבית-המשפט.

יש פה נושא הומני, ילדה שלא הולכת לבית-הספר, אין הסייעת של עיריית ירושלים, היא גרה בגבעת-שאול, אנחנו מבקשים ארכה של שלושה חודשים, נקבל. הלכנו לבקש ארכה. קיבלנו קדחת. הילדה קטועת הגפיים נשארה בבית. מפני שהיא היתה חרדית, חבר הכנסת גפני? אני לא יודע בגלל מה.

אני יודע שבמבחן התוצאה, מעולם לא קיבלנו סעד מבית-המשפט ולעולם לא נקבל,

בחיים לא. הילדה קטועת הגפיים בגבעת-שאול, שנשארה שלושה חודשים בבית בגלל בית-המשפט, אני אומר לך שזה משום שהיא חרדית.

זה דבר שהוא, הנושא היה חרדי. לפי דעתך. הנושא היה חרדי. הנושא היה האם הילדות או הילדים יכולים ללכת לבית-הספר ולקבל סעד ולקבל סיוע מהעירייה. זה דיון בפני עצמו, זה לא נוגע לחוק הזה. אבל אני אומר, שאף אחד לא ישלה את עצמו שיש פה ציבור שלא מבין מה שמתרחש סביבו. עם כל הכבוד, כשמדברים על היכל הצדק, על היושר ועל השוויון ועל זה שצריך לדאוג לכולם, שתדעו: לא נקבל אף פעם סעד מבית-המשפט ולא קיבלנו אף פעם. בית-המשפט העליון נגד הציבור החרדי, בכל תחום, בכל נושא, בחינוך, ברווחה, בבריאות, בישיבות, בכול, לא נקבל אף פעם סעד. ועוד הכי גרוע, שהם עוטפים את זה עם מלים משפטיות כאילו הם עוזרים לנו. לא מעוקצך ולא מדובשך. בנוגע לחוק, החוק הזה הוא חוק נכון, הוא חוק שמתקן עוולה כלפי נשים מבוגרות שחלקן, במקרה הזה אני מדבר על אשה שהיתה ב"הגנה", לא עבדה, בעלה עבד. היא, אגב, אשה בריאה, ברוך השם, היא אשה שעוסקת בכל מה שאשה בת 86 יכולה לעסוק, ואני חושב שמאוד חשוב שהכנסת אכן תאשר את הצעת החוק הזאת,

אם הכנסת מאשרת את זה, להעביר את זה להמשך דיון בוועדת הכספים. תודה רבה. רשום לי פה ועדת העבודה והרווחה. אני מבקש ועדת הכספים, הבנתי, בסדר, בסדר.

אתה מבקש ועדה, כן, דיברתי אתו. אם השר יסכים וזה יעבור, אני אומַר שאין מתנגדים לוועדת הכספים, אף שהייעוד של ההצעה הוא ועדת העבודה והרווחה,

כבוד השר כחלון, בשבתו כשר הרווחה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אכן מדובר בהצעת חוק שבאה כפי שאמר המציע, חבר הכנסת גפני, לתקן סוג של עוולה. אנחנו גם יודעים שלא מעט נשים, אדוני היושב-ראש, שהיום בנות מעל 80, הגיעו לארץ, היו להן חמישה,

לפעמים גם עשרה ילדים, לא יכלו לעבוד, היו צריכות לטפל בבית, הבעל עבד, זה לא כמו מצבנו היום, שנשים, רובן המוחלט יוצאות ועובדות וצוברות פנסיה ומשלמות ביטוח לאומי. הרבה מאוד מהנשים האלה הן בגבולות גיל 80 ומעלה, הן פשוט מקופחות. אין מה לעשות, הן מקופחות. אנחנו במשרד הרווחה, ויושב-ראש הכנסת יכול להעיד, כל שבוע מביאים לכאן חוקים שמתקנים עוולות, וכנראה אנחנו לא מספיק זריזים, אז בא חבר כנסת זריז ויעיל ומאתר עוולה, מפנה אותה אלינו לחקיקה, ואני שמח וגאה לתמוך בהצעת החוק הזאת, מעולה.

יש כ-6,200 נשים שנכנסות לקטגוריה הזאת, זה לא הרבה. מדובר ב-34 מיליון שקלים שזה עולה למדינה, והנשים האלה הן ראויות לקבל את זה, בהחלט. מגיע להן לקבל את זה. דרך אגב, זה גם, למה ועדת השרים התנגדה לזה? אישרה, ועדת השרים לא התנגדה. אנחנו תמכנו, היה ערר, ערר. משרד האוצר הגיש ערר, אבל זה גם בסדר, זה תפקידו לבדוק, תפקידו לברר. בירר, בדק, ראה שזה חוק ראוי ונכון, וכמובן הוא ביטל את הערר שלו. צריך גם לציין שנוצר חיסכון של 6 מיליון שקלים לאוצר בעקבות הפחתה מסוימת שם, אז זה לא 34 מיליון, זה 28 מיליון, אבל גם אם זה היה יותר, זה ראוי. מדובר בנשים שבאמת גם זקוקות לכסף הזה. נגרם להן עוול תקופה מסוימת, היום הוא בא על תיקונו. זו הזדמנות להודות לחבר הכנסת גפני באמת על הפעולה הזאת, וכמובן הממשלה תומכת בהצעה.

ברוכים יהיו השר, הממשלה, וכמובן יוזמי החוק, חבר הכנסת גפני וחבר הכנסת,

אוה, זה סיעתי, זאת אומרת זה ה"מתנגדים". אנחנו עוברים להצבעה, רבותי. הממשלה מסכימה ואין מישהו בכנסת שיתנגד לעניין הזה.

חבר הכנסת הורוביץ, לא יכול להתנגד,

הרבה פניות ציבור היו על החוק הזה, הרבה פניות ציבור, ועד עכשיו זה היה תקוע.

כי בוודאי היית רוצה להתבטא אבל אני לא יכול לתת לך, כי אתה תומך.

בבקשה, רבותי, נא להצביע. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון, זכאות לקצבת זיקנה לעקרת-בית ולאלמנה בת-קצבה שנולדו לפני שנת

מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע. לא, לא. לוועדת כספים, אני אומר. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון, זכאות לקצבת זיקנה לעקרת-בית

28 בגימטריה, ונגד,

אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותעבור, לפי בקשת הכנסת, בהצבעתה, לוועדת הכספים, אף שהוועדה הייעודית לה היא ועדת העבודה והרווחה. יושב-ראש הוועדה, אבל גם יושב-ראש ועדת הרווחה הסכים שזה יעבור לוועדת הכספים, ולכן היא תוכן לקריאה ראשונה בוועדת הכספים. אני רוצה להפנות את תשומת-לב חבר הכנסת גפני. אתמול, שלא בעקבות, וגם בעקבות החלטת הבג"ץ אתמול, כנסת ישראל התחילה בדיון בנושא חוק טל. והחוק הזה, הדיון בו, אנחנו נמשיך אותו בשבוע הבא על מנת לסיים אותו, כי נדמה לי שהכנסת לא תוכל יותר להחליט אלא רק בהצעת חוק אחרת. אז אנחנו נמשיך, ניתן לחברי הכנסת אפשרות להתבטא. אני מציע לכל חברי הכנסת לא להגיש הצעות לסדר-היום בעניין זה בשבוע הבא, שכן הכנסת תקיים במליאתה את המשך הדיון. חברי כנסת שכבר דיברו ובכל זאת ירצו להתייחס, אנחנו נאפשר להם, אבל הדיון יתחיל ויסתיים, שכן אנחנו לא יכולים להצביע על דבר כשאנחנו חייבים ללכת בדרך של הליך חקיקה. ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת יצחק וקנין, בוודאי אדוני תומך בעמדתי זו, משום שאין דרך אחרת. הכנסת תמשיך לדון בחוק טל על מנת להסביר שהדיון שלא הסתיים, מסתיים כמובן עם החלטת בית-המשפט הגבוה לצדק, וחברי הכנסת והממשלה, כל אחד בפני עצמו יוכל להחליט האם הוא רוצה להגיש הצעות חוק אחרות. כפי שאני יודע, היום על סדר-היום קיימות כמה הצעות חוק המתייחסות לאותו עניין. אנחנו עוברים להמשך החקיקה. אנחנו עוברים לחברת הכנסת רחל אדטו, שתבוא ותציג את הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון, אשפוז כפוי למי שלוקה בהפרעה נפשית).

בבקשה.

אני רק רוצה לראות אם המשיב פה. המשיב הוא שר הבריאות. רבותי, אנשי הממשלה, השר התורן הוא המשנה. שר הבריאות צריך להשיב פה על הצעת חוק. אם הוא לא יהיה, נעבור

האם שר הבריאות מתכוון לבוא ולהשיב? אוקיי. את מדברת ומייד אחרי זה נצביע.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני עומדת כאן היום בחיל ורעדה, לא לבד מאחורי הדלפק. יש לצדי ומאחורי אלפי הורים אשר אני משמשת להם לפה, אלפי הורים אשר יש להם בנות חולות באנורקסיה המסרבות לקבל טיפול. מאחורי עומדים גם רופאים מטפלים אשר ידיהם קשורות, מאחר שאינם מסוגלים לטפל בבנות אנורקטיות על סף מוות. מאחורי עומדת גם המערכת המשפטית, אשר מעת לעת נאלצת לדחות בקשה לאשפוז חולה גוועת, מאחר שעל-פי החוק הקיים היום לא ניתן לאשפז אותן בכפייה. אני עומדת כאן וגם משמשת פה לגברת באומן, לגברת שושנה, אשר בנותיהן מסרבות לקבל טיפול למרות מצבן הקשה. אני כאן בשמו של מר יגאל גליק, אשר לפני מחצית השעה צלצל ללשכתי להביע תמיכה בחוק, וסיפר על בתו שנפטרה לא מזמן ועל כך שהצעת החוק הזאת היתה יכולה להציל את חייה. בשם כל אלה עומדת כאן היום אני ומבקשת את תמיכתכם בתיקון חוק טיפול בחולי נפש,

החוק להצלת חייהן של בנות הסובלות מאנורקסיה קשה. רק לסבר את האוזן, כבוד שר הבריאות הגיע, זה בסדר.

בהחלט, בהחלט. אני שומר לך על הזמן, אל תדאגי. אם תצטרכי עוד כמה דקות, תקבלי.

אני רק רוצה לסבר את האוזן קצת, להביא להבנה על מה אנחנו מדברים. מחלת האנורקסיה הינה מחלה של העידן המודרני. 1% מכלל האוכלוסייה של בנות צעירות במדינת ישראל ובעולם סובלות מאנורקסיה, מכל המגזרים, ביניהן בנות ערביות, בנות חרדיות, בנות ששייכות לכל המגזרים בחברה הישראלית. 5% מקבוצת הגיל הזאת של הבנות הסובלות, 5% מתוכן נפטרות. זה גורם תמותה מספר אחת בקבוצת הגיל של בנות צעירות בגיל 15 24. אני חוזרת: גורם תמותה מספר אחת בקבוצת הגיל של הבנות הצעירות, יותר ממחלות הסרטן, יותר מתאונות דרכים, בנות מתות מאנורקסיה. במהלך השנה האחרונה נפטרו בביתן 22 בנות אשר היו מאושפזות ב"תל-השומר" אך עזבו את האשפוז בניגוד לרצון הרופאים ובניגוד לרצון המשפחה. הן היו שם, הן קיבלו טיפול, סירבו להמשיך את הטיפול, הלכו הביתה ונפטרו. 22 בנות במהלך השנה האחרונה. החוק בישראל מתיר אשפוז כפוי רק במקרים שבהם חולה נפש מהווה סכנה לעצמו, תעזור לי, אני ממש לא יכולה כך לצעוק. רבותי חברי הכנסת, השרים וחברי הכנסת, מי שרוצה לדבר, יצא לאכסדרה. לא יכול להיות מצב שבו, דרך אגב, את באמת שומרת על כבודם של הדוברים,

לכן אני עוזר, כי רבים באים ועולים ומתלוננים על כך שמפריעים להם, ורק אני ומי שיושב למעלה רואה איך הם מפריעים כשאחרים מדברים. רבותי, מי שלא רוצה לשמוע את הדברים וחושב שהוא יכול להצביע בלי לשמוע, שיפנה את האולם. אי-אפשר לדבר, בוודאי לא בעמידה. חבר הכנסת ברוורמן, נא לא לעמוד עם הגב לחבריך, אדוני. החוק בישראל, אני צריכה את הקול של גפני, החוק בישראל מתיר אשפוז כפוי במקרים שבהם חולה נפש מהווה סכנה לעצמו ולסביבתו, וזה המקום היחיד בחוק שלפיו מותר לאשפז אשפוז כפוי. רופא פסיכיאטר מחוזי, כאשר מוגשת לו בקשה היום, יכול להורות על אשפוזו של חולה הנפש, על אשפוז כפוי של חולה הנפש, כאשר הוא התרשם והשתכנע כי החולה מהווה סכנה לעצמו. בין היתר, הרופא הפסיכיאטר המחוזי צריך להשתכנע כי לחולה הנפש אין שיקול דעת. הצעת החוק הנוכחית מוסיפה לחוק הקיים של חולי הנפש, חוק טיפול בחולי הנפש, גם את האנורקסיה כהפרעה נפשית. ולכן, מאותו רגע שניתן יהיה להוסיף את ההפרעה הנפשית, חבר הכנסת הרצוג, חבר הכנסת ברוורמן, חברת הכנסת יחימוביץ, רבותי, שומעים אתכם עד כאן. תדברו בחוץ. למה לכם להפריע לחברת הכנסת אדטו?

הצעת החוק הנוכחית מוסיפה לחוק הקיים, לחוק לטיפול בחולי נפש, את האפשרות לקחת את האנורקסיה כהפרעה נפשית,

להוסיף אותה לרשימה של מחלות הנפש, ובכך לאפשר לפסיכיאטר המחוזי להתייחס גם להפרעה נפשית, גם לאנורקסיה, כמחלת נפש, כאשר במצבים שהחולה או החולָה מסכנים את חייהם ניתן יהיה להתייחס באותה מידה כמו לחולה נפש שמסכן את עצמו או את סביבתו.

השאלה שנשאלתי כמה פעמים היתה כיצד הפסיכיאטר המחוזי יודע אם המצב הוא מצב מסכן חיים, אם זו חולה אנורקטית במצב קשה. לכך יש תשובה, על-פי קריטריונים רפואיים מאוד מדוקדקים, מה זה מצב מסכן חיים. לא צריך להיות על זה ויכוח, לא צריך להיות קושי. הוא בקלות יכול לקבל את רשימת הקריטריונים שאנחנו נוסיף בחקיקה, ואז הוא יוכל לקבל את אותה החלטה, ואת שיקול דעת שלו להפעיל גם על אותן חולות אנורקטיות. הצעת החוק הזאת, חבר הכנסת הרצוג, זה נורא. הצעת החוק הזאת נוגעת ל-30 בנות מדי שנה. אנחנו מדברים על 30 בנות מתוך המעגל הענק של חולות באנורקסיה. רק 30 בנות אמורות, לפי הערכות הרופאים, להגיע לידי החלטה על אשפוז כפוי.

המדרון החלקלק בסוף הדרך נוגע ל-30 בנות כל שנה,

יצטרך הפסיכיאטר המחוזי להכריז על אשפוז כפוי.

אין פה סכנה שהחוק הזה יכפה על הרבה בנות ויכניס הרבה בנות למחלקות סגורות בניגוד לרצונן.

אנחנו שואלים שאלה אחרת, שגם היא שאלה שנשאלת, יש פה שני ערכים: הערך של קדושת החיים מצד אחד, בהתנגשות עם ערך של יכולת האדם או זכותו של אדם על גופו. אלה שני ערכי יסוד, ובמקרה הזה יש כאלה שאומרים שאולי יש פה התנגשות של ערכים, למה אנחנו מתערבים בשיקול הדעת של אותה בחורה שאומרת: אני לא רוצה שתגידו לי להתאשפז ואני לא רוצה שתגידו לי לקבל טיפול. התשובה הזאת, במקרה הזה היא שכאשר אנחנו מדברים על שני ערכים, על זכות האדם על גופו, במקרים של החולות באנורקסיה קשה הן מאבדות את שיקול דעתן. זה לא שיש להן שיקול דעת, שהיא אומרת: אני בוחרת כך. כי במקרים שהמחלה כל כך קשה, על-פי הספרות הרפואית היא איבדה את שיקול דעתה. היא יכולה לעמוד מול המראה, שוקלת 25 קילוגרם בלבד, להסתכל על עצמה ולומר: וואו, כמה אני שמנה, אני צריכה להמשיך לרדת במשקל. היא פשוט לא מכירה במציאות, היא לא רואה את המציאות. היא מאבדת את שיקול הדעת, בדומה לאותו חולה נפש שהחוק היום מתיר לאשפז אותו באשפוז כפוי. ולכן, העובדה שהן איבדו את שיקול דעתן בשלב הזה של המחלה מתירה לנו, במאבק בין שני הערכים המתנגשים, קדושת החיים מצד אחד וזכות האדם על גופו, לומר שבמקרים של החולות הקשות האלה אין להן יכולת לשפוט, אין להן הכרת המציאות, אין להן שיקול דעת, ולכן קדושת החיים במקרה הזה גוברת על הזכות שלה על גופה. הצעת החוק שמונחת כאן היום לפניכם עוסקת בדיני נפשות. זהו פיקוח נפש אמיתי ומיידי. הצעת החוק הזאת תיתן כלי בידי הרופאים המטפלים למלא שליחותם לרפא. הצעת חוק זו תיתן תקווה להורים ולמשפחות אשר רואים את בנותיהם גוועות מול עיניהם כאשר קצרה ידם מלהושיע. כאשר אני אומרת "גוועות מול עיניהם", אלה בנות שהחליטו להתאבד על-ידי הרעבה עצמית, שזה מוות אכזרי וקשה. זאת ההזדמנות שלי להודות מעל במה זו לוועדת השרים לחקיקה, אשר הכירה בחשיבות החוק להצלת חיים והחליטה לתמוך בו. בראש ובראשונה אני רוצה, תודה לשר המשפטים יעקב נאמן, אשר בניסיונו ותבונתו הרבה הביא את הצעת החוק לידי קריאה טרומית. זו ההזדמנות גם להודות לרב גפני, אשר נחלץ ועזר ותמך גם הוא בהבאת החוק למצבו היום. תודה אחרונה היא לד"ר איתן גור וד"ר וורגפט, שניהם רופאים אשר עזרו בכל הניסוחים הרפואיים ובכל המידע הרפואי שהבאתי כאן היום, וכמובן לכל אותן משפחות שלא פוסקות לתמוך ולבקש שנביא את החוק הזה לידי סיום, כך שיהיה להן אור בקצה המסדרון הכל-כך חשוך. תודה רבה.

רבותי חברי הכנסת, במסגרת הביקורים של תלמידי בתי-ספר מכל הארץ המגיעים לכנסת כדי לראות בפעולתה של הדמוקרטיה הישראלית כאן, בכנסת ישראל, הוא הפרלמנט של ישראל, אנחנו מארחים היום ילדי בית-ספר, תלמידים, מלב-השרון, מהמושבים משמרת וחרות, וביניהם בנו של חבר הכנסת דני דנון, סגן יושב-ראש הכנסת ויושב-ראש ועדת העלייה והקליטה. ברוכים תהיו, בנות ובנים. רבותי חברי הכנסת, ישיב כבוד שר הבריאות השר ליצמן על הצעתה של חברת הכנסת אדטו לגבי נושא אשפוז כפוי של אנשים החולים באנורקסיה. כבוד השר,

היא קיבלה עשר דקות, זאת אומרת אני צריך להתנגד?

היא קיבלה עשר דקות משום שזה על הקווטה. אדוני היושב-ראש, היות שיש לי עשר דקות, אני מבין שאני אמור להתנגד.

היא יכולה לדבר עשר דקות אם זה על חשבון הקווטה של הסיעה שלה. זה לא העניין אם הממשלה מתנגדת או לא.

היא רוצה להסביר את זה, ויש לסיעה שלה כמה הצעות חוק שהיא יכולה להעלות כל שבוע, היא קיבלה את הקווטה מהסיעה. זה אפילו לא נתון לשיקול דעתנו, לא של הממשלה, ויותר מזה, אפילו לא של הכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נושא הטיפול בלוקים בהפרעות אכילה קשות כמו אנורקסיה הוא נושא מורכב. אני חושב שהחוק הזה מיותר. לדעתי לא צריך חוקים לזה, אבל היות שוועדת השרים אישרה את זה, הממשלה תומכת.

תודה רבה. כבוד השר הודיע על הסכמתו, אין אחד מחברי הכנסת שמתנגד להצעת חוק זו, ולכן אנחנו נעבור להצבעה. רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון, אשפוז כפוי למי שלוקה בהפרעה נפשית), התשע"ב 2012, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? המציעה, חברת הכנסת רחל אדטו. ההצעה להעביר את הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון,

התשע"ב 2012, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. ובכן, 40 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק טיפול בחולי נפש

נגד החוק.

אני רק מבהיר את הדברים באופן ברור. כל מי שמתנגד לחוק שהממשלה מסכימה עליו צריך לדבר כשהוא מתנגד לחוק, כדי למנוע את האפשרות של מישהו אחר להשתמש בתואנת שווא ברצונו להתנגד כשהוא לא מתנגד. רק מי שמתנגד, זה הסעיף היחיד שבו אנחנו מחויבים ללשון החוק, כי גם לשון החוק וגם רוח החוק מדברות על התנגדות, והתנגדות מפורשת.

אדוני היושב-ראש,

אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעתי והצעת חברי לסיעה, סיעת חד"ש, לתיקון חוק זכויות התלמיד, כדי להבטיח שוויון ושקיפות בקבלה למוסדות חינוך. אדוני היושב-ראש, בית-הספר, מערכת החינוך, זה המקום שבו השוויון צריך להתחיל. עקרון השוויון הוא עיקרון מרכזי במשפט הישראלי. בית-המשפט העליון חזר והבהיר, בפסק-דין חשוב שהוא נתן השבוע, את מקומו וחשיבותו של עקרון השוויון בחברה הישראלית, והמקום שבו צריך השוויון להתחיל הוא בתחילת החיים, במערכת החינוך. אבל למרבה הצער, אדוני היושב-ראש, השוויון איננו מוגשם במערכת החינוך שלנו כפי שהוא צריך להיות מוגשם. למרבה הצער אנחנו נתקלים במצבים ובמקרים שבהם תלמידים אינם מתקבלים למוסדות חינוך, למשל בשל מוצאם. אנחנו כולנו זוכרים את הפרשה העגומה של תלמידות ממוצא מזרחי שלא התקבלו למוסדות חינוך מסוימים, ואת השערורייה, הרעש, הזעם הציבורי שהתעוררו סביב המניעה שלהן להתקבל לאותו מוסד חינוכי. ואדוני היושב-ראש, אנחנו גם שבים ורואים מצבים ומקרים קשים שבהם תלמידים ממוצא אתיופי אינם מתקבלים לבתי-ספר, שוב, בתואנות שונות ומשונות. בדרך כלל לא אומרים להם: אתם ממוצא אתיופי ולכן לא תוכלו להתקבל לבית-הספר הזה, יש כל מיני עילות פורמליות ופורמליות למחצה שבסופו של דבר מובילות אותנו לתוצאה העגומה הזאת. ההצעה שלנו נועדה למנוע אפליה פסולה ושרירותית בקבלה של תלמידים למוסדות חינוך ולעגן בחוק את זכותם של תלמידות ותלמידים, ושל ההורים, לדעת על-פי אילו כללים מתקבלים התלמידים למוסדות החינוך. אנחנו מציעים בחוק שתהיה גם זכות לעתור, במקרים המתאימים, לבית-המשפט לעניינים מינהליים על סירוב או אפליה בקבלת ילדים למוסדות חינוך. אדוני היושב-ראש, הרעיון המרכזי שאנחנו מציעים בחוק הזה הוא רעיון של שקיפות. אנחנו קובעים, מציעים לקבוע בחוק, כללים שיבטיחו שקיפות בקבלה ובהרשמה למוסדות חינוך. הכללים האלה צריכים להיות מפורסמים ברשומות, באתר האינטרנט של משרד החינוך, במסגרת הוראות המנהל הכללי של משרד החינוך וכן בעיתונות היומית, קודם למועדי ההרשמה למוסדות החינוך בכל שנת לימודים. עמיתי חברי הכנסת, השקיפות היא הכרחית. רק באמצעות מנגנונים שיאמרו לכולנו מהן הנורמות, מתי מתקבלים, מי מתקבל, מהם הקריטריונים לקבלה, רק כאשר מערך מקיף ואמיתי של שקיפות יובטח בחוק, אפשר יהיה לממש גם במציאות את השוויון בקבלה למוסדות חינוך. אנחנו מציעים לקבוע בחקיקה את העילות הפסולות לאפליית תלמידים ותלמידות מלהתקבל במוסדות חינוך. אנחנו מציעים את הגישה המרחיבה, שאומרת שאסור להפלות בקבלה למוסדות חינוך תלמידים ותלמידות מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, ארץ מוצא,

נטייה מינית,

מוצא לאומי או עדתי, רקע חברתי-כלכלי, אזרחות, שפה, השקפה פוליטית או אחרת, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או מוגבלות, בין של התלמיד ובין של הוריו. אנחנו מציעים, אדוני היושב-ראש, לקבוע בחוק, שמעשה או מחדל שמפירים את הכללים האלה יהיו גם עוולה אזרחית, עוולה נזיקית אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין יחולו עליהם בכפוף להוראות החוק הזה. אנחנו מציעים לתת לבית-המשפט זכות לפסוק, בשל עוולה לפי החוק הזה, פיצוי לא ממוני עד סכום של 50,000 שקלים חדשים בלא הוכחת נזק.

יעבור תהליכי עדכון כדי שהוא יהיה סכום ריאלי. אני רוצה לומר כמה מלים על המנגנון הזה של העוולה האזרחית, שאני רואה בו אחד המנגנונים החשובים ביותר להרתעה מפני אפליה. נדמה לי שזה אפילו עולה בקנה אחד עם החוק הקיים, שמי שמשפיל בן-אדם בגלל דבר כזה או אחר,

אבל אחד הכשלים שאנחנו נתקלים בהם, אדוני היושב-ראש, ולא נמצא אתנו שר החינוך אבל אני יודע לומר עד כמה הנושא הזה מעסיק גם את משרד החינוך, גם את שר החינוך באופן אישי וגם את הצוותים הבכירים במשרדו, אני לא חושב שישנו מישהו היום שמצדד במנגנוני האפליה הפסולים והלא-מתפרסמים שקיימים במקומות כאלו או אחרים, לפחות בוודאי לא בגלוי. אבל יש קושי למשרד החינוך לאתר את המצבים האלה, לפעמים לאתר אותם ברגע האמת, ומנגנון של אכיפה אזרחית כמו שאנחנו מציעים כאן, שהנפגע כאן, או משפחת הנפגע עצמו תוכל להגיש בעצם סוג של תביעה פיצויית כספית בהליך פשוט יחסית. הדבר הזה הוא גם הגנה על הזכויות של הנפגעים, כי ללא ספק יש פה פגיעה גם בילדים וגם בהוריהם, אבל מבחינתי חשוב יותר: זה סוג של הרתעה אפקטיבית ומעשית, שתוכל לסייע גם למשרד החינוך לבצע בפועל את האכיפה של הנורמות האלה. אדוני היושב-ראש, אני אומר בצער: אני יודע שגם היום יש יותר מ-20 תלמידות שיושבות בבית מפני שלא הצליחו לפתור את הבעיה של קבלתן למוסד החינוך שהן רצו להתקבל אליו, והדבר הזה נעשה אף שמשרד החינוך מעוניין לפתור את הבעיה. הטענה שלי היא לא לשר החינוך. אני חושב שבחוק הזה אנחנו מציעים למשרד החינוך עוד מנגנונים. אולי אפשר בהידברות בין הצדדים לחשוב,

על פתרונות נוספים או מנגנונים נוספים. שיבין שכשהוא מקבל החלטה כל כך קשה, שגם האחריות היא אישית,

ולא רק ממסדית.

שמי שמקבל את ההחלטה יצטרך לדעת שההחלטה הזאת עלולה לעלות לו גם כסף, ישקול היטב את הדברים. על-ידי כך אנחנו באמת נבטיח שהנורמה של השוויון בקבלה למוסדות חינוך לא תהיה רק הלכה אלא תהיה גם מעשה. אדוני היושב-ראש, אני שמח על כך שאף שוועדת השרים החליטה להתנגד להצעת החוק, מטעמים שאני עדיין לא יודע אותם אבל אני אנסה לברר וללמוד אותם, אנחנו הגענו לסיכום עם יושב-ראש הקואליציה, תשובה והצבעה,

ועל דעתו של השר בגין, שהיה השר שיועד לענות, שאנחנו נקבל תשובה והצבעה במועד אחר. אני שמח על כך מכיוון שאני מתכוון כן להיכנס להידברות עם המשרד, לשמוע את הערותיהם. יכול להיות שיש להם הערות ענייניות. יכול להיות שהם מציעים לתקן,

לשנות דברים כאלה או אחרים בהצעת החוק. אני אומר מראש: אני לא רואה את כל הטקסט של הצעת החוק כטקסט של קדושה.

רחוק מזה. אם יש הצעות ענייניות שמציעות לתקן, להשמיט ולהוסיף, ואולי מנגנונים אחרים מאלה שאנחנו הצענו, אני אשמח להיכנס להידברות כזו. כי ההסכמה, אני חושב שכולנו צריכים להסכים עליה, היא שאת הרע הזה צריך לבער. איזה מנגנונים, איזה כלים ואיזה שיטות, על כך אפשר להידבר וראוי שנידבר ונגיע לכנסת,

בהסכמה על המנגנונים הנכונים, לקדם אותם כדי לפתור את הסוגיה.

ובכן, להצעת החוק של חבר הכנסת דב חנין בעניין הצעת חוק זכויות התלמיד אנחנו נשמע תשובה ונצביע הצבעה במועד מאוחר, בהתאם להסכמה בין הממשלה לבין חבר הכנסת חנין. אנחנו עוברים להצעת חוק של חבר הכנסת זאב אלקין, שכותרתה: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד התיישבות), התשע"א 2011. חבר הכנסת אלקין, בבקשה.

זו הנמקה מהמקום. בבקשה, חבר הכנסת אלקין. אדוני היושב-ראש, אני מציג את הצעת החוק שיזמתי יחד עם חברי חבר הכנסת ציון פיניאן, לכאורה הצעת חוק מאוד מאוד פשוטה וקצרה, שמדברת על כך שבמסגרת פקודת מס הכנסה בסעיף 9(2)

בהגדרה מהי "מטרה ציבורית", נוסף על ההגדרות שקיימות שם כרגע של "דת,

חינוך מדע,

סעד או ספורט", יוסיפו עוד מטרה אחת: מטרת עידוד ההתיישבות.

מדובר בסעיף שמאפשר לאחר מכן לעמותות שאוספות תרומות מתורמים פרטיים, לפנות לרשות המסים ולבקש מרשות המסים, במידה שרשות המסים תחליט שהם מתאימים לקריטריונים ונכנסים גם להגדרה הכללית, הטבת מס לתורם. לאחר מכן ההחלטה של רשות המסים גם דורשת אישור ועדת הכספים של הכנסת. פנו אלי כמה עמותות שפועלות בשנים האחרונות בתחום ההתיישבות בנגב ובגליל, לדוגמה עמותות כמו "איילים",

שהן מוכרות להרבה חברי כנסת פה בכנסת הזאת, והלינו על כך שמכיוון שהם לא עוסקים

רק בחינוך, רק בספורט, רק במדע או רק בבריאות, כשהם פונים לרשות המסים אומרים להם: אתם לא מתאימים לאף הגדרה. פעם היה זמן שהמדינה היא זו שנשאה בנטל ההתיישבות, ואז לא היה כל כך צורך בעמותות.

הגענו היום למצב שעמותות הן גורם מאוד מאוד מרכזי בפיתוח הנגב והגליל,

עושים עבודת קודש. וכמובן ראיתי כאן אפליה, שלדעתי היה צורך לתקן אותה במסגרת של תיקון חקיקה. לכן, באתי ביוזמה להוסיף לאותן המטרות הרבות שהמדינה קבעה שהן חשובות מטרה של עידוד התיישבות. אני גם אודה ואגיד שבהתחלה כשהצעתי את הצעת החוק ללשכה המשפטית, כתבתי "עידוד התיישבות ציונית". אבל העירה לי הלשכה המשפטית שיש במלה "ציונית" מעין אפליה של ציבור אחד מול ציבור אחר, וקיבלתי את דין היועץ המשפטי לכנסת, ולכן נאלצתי, להפתעתי הרבה, בשנת 2012 למחוק את המלה "ציוני" ולכן נשאר: "עידוד התיישבות". אני גם אקדים ואומר שהגעתי להסכמות עם הממשלה על כך שאני בהמשך החקיקה אתקן את הניסוח כך שהחוק, מכיוון ש"עידוד התיישבות" זה רחב מדי, ידבר על עידוד ההתיישבות לפי סדר עדיפויות של הממשלה, כדי לתחום את זה, כדי שזה לא יהיה רחב מדי. אמרו לי: אולי התיישבות בתל-אביב גם נכנסת לתוך זה? אז בהחלט, קיבלתי את ההערה של רשות המסים ומשרד האוצר ואני מכריז שאני מתכוון לתקן את החוק בהתאם. כך נולד החוק הזה, ואני חושב שהגיע הזמן שהכנסת תעשה חסד עם העמותות האלה, שעושות מלאכת קודש בגליל ובנגב, ותיתן להן אפשרות, זה לא אוטומטי, אבל תיתן להן אפשרות לפחות לגשת לרשות המסים ולבקש מרשות המסים ולאחר מכן מוועדת הכספים את אישור המעמד, שהרבה מאוד עמותות שעוסקות בתחומים שונים, בבניית מוסדות דת, באיסוף צדקה, בבריאות ובספורט, אתה מכיר את זה, אדוני היושב-ראש, והיית חבר ועדת הכספים, שכל חודש מביאים רשימה של 100 150 עמותות, ורק מעט, העמותות האלה נפלו עד היום בין הכיסאות. על כן, אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

השר יצחק כהן, סגן שר האוצר, בבקשה, תשובת הממשלה. נא לעלות. אם הממשלה מסכימה, תינתן האפשרות לאחד מחברי הכנסת שביקשו מראש להתנגד. אני רק אסביר להם לפני שאני אקבע מי הוא זה שיתנגד, גם אתה רוצה?

יש שלושה שאני צריך להכריע מי מביניהם. אני רק אסביר להם קודם מה מותר ומה אסור,

השר יצחק כהן, סגן שר האוצר, בבקשה.

הצעת החוק של חברי חבר הכנסת זאב אלקין לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד ההתיישבות), התשע"א 2011, סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה קובע הכרה לצורכי מס בתרומות הניתנות למוסדות ציבוריים. משמעות ההכרה היא מתן זיכוי בשיעור של 35% מגובה התרומה בתשלומי המס שמשלם התורם על הכנסתו.

מוסד ציבורי מוגדר בסעיף 9(2) לפקודה כ"חבר בני אדם, המקיימים ופועלים למטרה ציבורית". מוצע להוסיף להגדרה "מטרה ציבורית" את "עידוד ההתיישבות". חברי חבר הכנסת זאב אלקין וחבר הכנסת ציון פיניאן

והם מבקשים להרחיב את הגדרת "מטרה ציבורית" שבסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה כך שתכלול גם "עידוד התיישבות".

אני רוצה לבשר לחברים שוועדת השרים תומכת בהצעה והממשלה אישרה והממשלה תומכת, ואני מבקש מחברי להצביע בעד.

רבותי, הממשלה מסכימה. נרשמו שלושה חברים. אני רוצה לרענן את זיכרונם של כל חברי הכנסת לסעיף 77(ד). אני מקריא אותו, כי חשוב להקריא אותו לפני שאנחנו נותנים את רשות הדיבור: "הביעה הממשלה תמיכה בהצעת החוק או לא נקטה עמדה ביחס אליה, כאמור בסעיף קטן (ג)(1), רשאי אחד מחברי הכנסת להציע להסיר את הצעת החוק מסדר-היום ולנמק את התנגדותו להצעת החוק במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש דקות, קיבל אחד מחברי הכנסת רשות דיבור כדי לנמק את התנגדותו להצעת החוק אך בדבריו תמך בה, יפסיקנו יושב-ראש הישיבה וייתן רשות דיבור לחבר כנסת אחר המבקש להתנגד להצעת החוק". אם חבר כנסת יודע שהוא תומך בחוק ועולה לבמה ואני אוריד אותו, הדבר הוא גם בהחלט דבר שאינו עולה בקנה אחד עם סדר הדיון בכנסת ומהווה עבירה אתית. רבותי חברי הכנסת, שלושה ביקשו להתנגד לחוק, והם, לא לפי סדר הבקשה, דב חנין, זהבה גלאון, חבר הכנסת נחמן שי. אני בוחר את חבר הכנסת נחמן שי להיות זה אשר יתנגד, ובלבד שהוא יודע את האמור בסעיף 77(ד).

נחמן, אתה מצביע על החוק?

אין על זה ויכוח בכלל, מה זה. לא, הוא לא מצביע נגד. אני לא קובע איך הוא מצביע. אני לא מעיד פה. אני הסברתי לו את סעיף 77(ד). אם הוא ירצה, רבותי, בשבילי כל חבר כנסת הוא זכאי עד שיוכח ההיפך, וחבר הכנסת נחמן שי אומר שהוא מתנגד. אני רק אומר לך, התנגדות. כי יש פה חברים שמתנגדים ומצביעים נגד, ואם יש כאן איזה דבר שבו אתה אומר ככה אבל עושה ככה, אתה לא מנמק מדוע צריך להתנגד. חברי הכנסת רוצים לשמוע מהם הנימוקים להתנגדות.

שמעו את חבר הכנסת אלקין, שמעו את השר יצחק כהן, עכשיו הם רוצים לשמוע נימוקים אמיתיים מדוע צריך להתנגד לחוק. הם השתכנעו. זאת המטרה של הסעיף. זאת המטרה. בניגוד לסעיפים אחרים, שאפשר לעלות לדבר ולא מקפידים אתם, סעיף זה מדבר במפורש על הצורך לנמק את ההסתייגות מהחוק,

בוודאי. כדי לשכנע את חברי הכנסת מדוע להצביע נגדו. חבר הכנסת נחמן שי, אני מכיר אותו כבר שנים רבות, הוא מבין היטב את מה שאמרתי. חבר הכנסת שי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבין היטב את דברי היושב-ראש. שנות ההיכרות שלי אתו הן כשנות ההיכרות שלו אתי. ולכן אני מבהיר פה שאני מתנגד לחוק כפי שהוצע על-ידי חבר הכנסת זאב אלקין.

אני מתנגד לחוק, ואני רוצה להסביר. הדבר האחרון שחבר הכנסת אלקין לוקה בו, זה יכולת הדיבור שלו. הוא בהחלט, כשהוא רוצה, הוא ברור והוא יודע להציג דברים כהווייתם. אבל אני מרגיש שרב הנסתר על הגלוי בהצעת החוק, כפי ששמענו אותה מפיו.

אני חוזר ואומר, שחבר הכנסת זאב אלקין, יותר מאשר גילה הסתיר, והצעתו, היפה כשלעצמה, יש בה כנראה פרקים לא ברורים,

רגע, חבר הכנסת נחמן שי. האם אדוני רוצה, אני מתנגד להצעת החוק. אמרתי את זה, ואני אחזור. האם תצביע נגד?

אני אצביע נגד.

שמעתי. נגמר. בזה סיימתי את העניין. אתה יכול לדבר, ותקבל את הזמן.

אני אצביע נגד החוק, שמעתי, אתה יכול עכשיו לנמק. כפי שהוצע על-ידי ידידי חבר הכנסת אלקין, אני אשאל אתכם שאלה אחר כך. ואילו רצה חבר הכנסת אלקין להבהיר אותה, הוא היה דואג לעשות את זה. אבל לא יכול להיות שהוא יעשה את זה בהמשך. ולכן אני רוצה להבהיר שמבחינתי הצעת החוק הזאת לא עוברת, ואני רוצה גם להוסיף כאן כמה מלים על עמדתה של מפלגתי,

בהקשר הזה. העמדה שלנו היא שלחוק הזה יש תכלית, היתה יכולה להיות לו תכלית, או תהיה לו תכלית אם הוא יעודד תרומות להתיישבות באזורי הצפון והדרום, אזורים שעומדים במבחן שלנו כמפלגה ובאידיאולוגיה שלנו ובתורה שלנו ובאמונה שלנו ובמצע שלנו. בכך אנחנו נתמוך,

אבל אם יתברר בהמשך, בדיונים בוועדה או בוועדות או בכל מקום שהחוק הזה יגיע אליהם, שהוא זולג לאזורים אחרים, ששנויים במחלוקת, שלא תואמים את התפיסה הפוליטית שלנו, שיוצאים מעבר לתחומי ההתיישבות בגושים וכדומה, עמדת קדימה תהיה להתנגד להם. אני רוצה להבהיר את זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אתה מתנגד בכל מקרה. אני מתנגד להצעת החוק. בכל מקרה. ואני מבהיר, על רקע ההתנגדות שלי, את עמדתה של קדימה. אתה יכול בשלוש דקות לעשות מה שאתה רוצה. זה נגד האידיאולוגיה של קדימה. קדימה לא נגד גושי ההתיישבות. האידיאולוגיה של קדימה, חבר הכנסת עתניאל שנלר, אני לא נבחרתי להיות יושב-ראש מרכז קדימה.

חבר הכנסת שנלר, חבר הכנסת שנלר, אני לא נבחרתי להיות יושב-ראש מרכז קדימה, ואינני מנהל את הוויכוח ביניכם עכשיו. הוא מדבר עכשיו כחבר כנסת המתנגד. אני תיכף אשאל את שני חברי הכנסת, יש פה בעיה, אני מוכרח לומר. הוא מתנגד בכל תוקף ומסביר מה קדימה רוצה.

אבל יש אנשים שמתנגדים גם אם קדימה תרצה, והם בוודאי יוכלו להרחיב. ההתנגדות היא לא, הבנתי, הבנתי, חבר הכנסת ברכה. האמן לי. ההתנגדות היא לא סיעתית, היא אישית. הוא אמר שהוא מצביע. בשלוש דקות הוא יכול לומר מה שהוא רוצה. יש פה בעיה. הוא לא דיבר בעד החוק, אפילו. כל כך הרבה דאגה להצבעה האישית שלי? אני מתנגד להצעת החוק. זה שמעתי.

אני נותן לך עוד דקה עכשיו על זה שאנחנו גזלנו.

אז אני אחזור, בעיקרון. אני, עבדכם, מתנגד להצעת החוק. לא שומעים אותך. דבר למיקרופון.

דבר לרמקול. אילו רצה חבר הכנסת אלקין לפרט אותה, הוא היה מפרט אותה. העובדה שהוא בחר להשאיר אותה בצורה מעורפלת, מביאה אותי לחשדות, ולכן אני אצביע נגד. יחד עם זאת,

ואני חוזר ומבהיר, את עמדתה של מפלגתי. אם מדובר בהתיישבות בצפון ובדרום, עמדת המפלגה שלי היא שהדבר הזה נכון. אם זה ילך לאזורים אחרים השנויים במחלוקת ונוגדים את האידיאולוגיה,

התוכנית הפוליטית, התוכנית המדינית של קדימה, נתנגד לזה בהמשך.

לא בהמשך, אתה מתנגד עכשיו. זאת עמדת מפלגתך. רבותי, יש פה דבר שהוא קשה. חברת הכנסת גלאון, אני, common sense למדתי. אני מוכרח לומר שחבר הכנסת נחמן שי לא עבר על התקנון. לא עבר על התקנון. יחד עם זה, יש גם דבר שהוא התנגדות טוטלית. עכשיו אני לא יכול לעשות "אן-דן-דינו", אז אני אתן לגברת, כי אני לא רוצה שרק גברים ידברו. חברת הכנסת גלאון, אם יש לך דבר לבוא ולומר ספציפית מדוע את חושבת שלא צריך, לא במקרה זה ולא במקרה זה, גם צפון, גם דרום, גם מזרח, גם מערב,

קדמה, אז אני נותן לך לדבר, רק משום שחבר הכנסת נחמן שי דיבר על אספקט מסוים ואת רוצה לדבר על הדבר כולו.

אני נותן לך שתי דקות, כדי,

לדבר רק לעניין. אדוני היושב-ראש, אני וחברי לסיעת מרצ מתנגדים להצעת החוק הזו באופן גורף. מדובר בהצעה שהיא סבסוד צולב להתנחלויות. בניגוד לחבר הכנסת נחמן שי, שאומר שאם הצפון והדרום, מה עניין שמיטה להר-סיני? למה בכלל לערב בין הדברים? אני בעד לחזק את הצפון ואני בעד לחזק את ההתיישבות בדרום. אבל מי שמבקש עכשיו לעשות הצעה נפרדת, במעמד הר-סיני. כדי לחזק את ההתנחלויות, שגם ככה זוכות למעמד אזור פיתוח א' יש כאן תפיסת עולם. תראו, אני רוצה להגיד לכם, אני בדקתי את זה. היום העמותות שמקבלות פטור ממס הכנסה, שני-שלישים מהעמותות האלה הן חרדיות. הכנסת הזו, אופיר אקוניס ופניה קירשנבאום מחוקקים חוקים שמבקשים לעצור את הפטור ממס לעמותות השמאל. שני-שלישים עמותות חרדיות. ממש לא. שני-שלישים, עכשיו, השר ליצמן, אבל אתה לא יכול לקרוא קריאות ביניים.

אני לא מסכים. אתה שר, אני לא אתן לך. אסור לך, אסור. אני מבין שהיא עבדה ברשם העמותות, כי היא יודעת בדיוק, הדיון לא יכול להימשך. חבר הכנסת ליצמן, אתה רוצה שאני לא, אבל באיזה אחריות היא אומרת, אבל מותר לה לדבר. אתה תצביע בוודאי בעוד רגע ותודיע אם היא שכנעה אותך או לא. אדוני השר ליצמן, חוכמה לשמוע מה שאתה לא מסכים, לא מה שאתה מסכים. אדוני השר ליצמן, עברנו על כל העמותות שקיבלו ב-2011 פטור לצורכי מס, שני-שלישים מהעמותות שקיבלו פטור לצורכי מס הן חרדיות. זו עובדה, אי-אפשר להתווכח על זה. די, די, די. מספיק. אתה גם סגן שר, חבר הכנסת מוזס. אתם רוצים שאני אוציא אתכם? חבר הכנסת מוזס, תצא, תצא. תצא ותחזור מייד להצבעה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, הכנסת הזו, נא לסיים, 30 שניות. אדוני היושב-ראש, הכנסת הזו, שבחסות הרוב הקואליציוני שלה מבקשת לפרק את עמותות השמאל, הולכת לתת עכשיו פטור ממס לעמותות בהתנחלויות. יש בזה ניסיון לקבע, לספח, לקבע את מעמד ההתנחלויות. לפרק כל אפשרות להגיע להסדר מדיני, דרך איזו הצעה, על הדרך, של חברי הכנסת ציון פיניאן וזאב אלקין. אני קוראת לכם, אל תתמכו בהצעה הזו. אל תעשו, תודה רבה.

תודה רבה. רבותי, אני מיציתי את ההיגיון שבהצעת החוק. חבר הכנסת נחמן שי לא עבר עבירה שהיא נוגדת לזה. הוא הביע את עמדת סיעתו. הדברים האלה, אני לא יכול להפסיק אותו אחרי, רק חלק מסיעתו. חבר הכנסת חבר הכנסת עתניאל שנלר, אם תציע לי להיות, זו הצבעה על ההתיישבות, אם תציע לי להיות נְשיא, זו הצבעה על ההתיישבות,

אם תציע לי להיות נשיא הוועידה שלכם, אני אשקול את זה. אני כרגע לא פועל פה בוויכוח בינך לבינו. חבר הכנסת אלקין ישיב על ההתנגדות. הואיל וזה הנמקה מהמקום, התשובה היא שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני שמעתי בקשב רב את שתי ההתנגדויות. קודם כול, אני גאה בזה שכשאומרים זאב אלקין, מייד חושבים יהודה ושומרון. כן, אני לא מתבייש בזה. גאה בזה. אין מה להתגאות. לא להפריע. לא להפריע. לא להפריע. אבל רק במקרה הזה זה לא רלוונטי, ואני אסביר לכם למה. אולי אתם לא יודעים, אבל אם הייתי רוצה לדאוג רק ליהודה ושומרון היתה לי דרך מאוד פשוטה, שלוש פעמים בהיסטוריה של ממשלת ישראל, שר האוצר בתיקון פשוט,

לא דורש את אישור הכנסת, הוסיף למטרות האלה, כמו שהוא הוסיף לעוד כמה עשרות מטרות אחרות, עסקה מאוד פשוטה: אומרת, עידוד התיישבות ביהודה ושומרון. יש דרך לעשות את זה.

תאמינו לי שמשרד האוצר היה מאוד שמח להתפשר אתי רק על זה, כי זה הרבה פחות כסף.

כי רוב העמותות שפועלות בהתיישבות ביהודה ושומרון, יש להן את זה. לא לוקחים את הסעיף אחרי שהוא ניתן כבר פעם אחת, הוא נשאר אתן, ולכן הן בפנים, כמעט כולן. לעומת זאת, אף פעם לא היה עידוד התיישבות כללי. אגב, למה לא היה? כי גם לא היה כל כך צורך. כי באמת בנגב ובגליל המדינה בעיקר דאגה. לצערי, כפי שאמרתי, זה השתנה, ולכן עמותות יותר ויותר נכנסות לנישה הזאת. יש בזה צד לרעה. זה בדיוק כמו עם החרדים שדיברת כאן,

למה יש יותר, כי המדינה פחות מממנת, יש יותר עמותות ותורמים פרטיים. אבל כאן, בנושא הזה, קורה כאן דבר מדהים: העמותות האלה, אני פגשתי את החברים שם. את יודעת מה? אני אגלה לך: רוב החבר'ה הצעירים שם לא מצביעים למפלגתי. הם מצביעים לקדימה, לעבודה ולמרצ. הם כאלה, מה לעשות. ואתם עכשיו כאן, בגלל שנאה של יהודה ושומרון, שמא חס וחלילה מישהו ייהנה מזה, אתם הולכים להעניש את החבר'ה הצעירים האלה, שמחרפים את נפשם ומפתחים, את הנגב והגליל,

שמא, אולי, שקל אחד יותר יגיע ליהודה ושומרון. השנאה העבירה אתכם על דעתכם.

מי ששונא את יהודה ושומרון, בסופו של דבר,

מגיע לחנוק גם את,

דגניה וגם את שדה-בוקר, הוא לא עוצר בקו האדום. לזה הגעתם. תתביישו לכם. חלק מהמפלגות שיושבות כאן פעם היו תנועת ההתיישבות העובדת. בואו נראה אנשי תנועת ההתיישבות העובדת מצביעים נגד עידוד ההתיישבות, כאחת מהמטרות של מדינת ישראל. בלוף.

תודה רבה, אדוני.

רבותי, מה קרה? מה קרה?

רבותי, תם הדיון.

כל אחד יביע את דעתו, מבלי אפילו הצורך לעמוד כאן. הוא פשוט ילחץ על הכפתור שהוא רוצה. הדיון מוצה. נתנו אפשרות לכולם. חבר הכנסת חנין, אני זוכר שאני קיפחתי אותך.

תודה רבה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. עוברים להצבעה. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד התיישבות). אתה עושה חוק, נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצעתו של חבר הכנסת אלקין, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד התיישבות), התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדת הכספים נתקבלה. 49 בעד, 20 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק, שהיא הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד התיישבות),

של חברי הכנסת זאב אלקין וציון פיניאן, עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכספים על מנת להכינה לקריאה ראשונה. תודה רבה. אני ממשיך בדיון.

אני מזמין להצעת חוק העובדים הסוציאליים (תיקון,

משתתפים חברי כנסת מכל סיעות הבית, משפטנים ועובדים סוציאליים בתחום, עיתונאים, עובדים סוציאליים, פעילים פוליטיים ממפלגות שונות. אחת התוצאות העיקריות של פעילות השדולה, תשע הצעות חוק שהוגשו על-ידי, חלקן יחד עם חברי כנסת נוספים מסיעות שונות. רק שלשום, אחת מהצעות החוק הללו אושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה,

לתמיכתם של שר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת משה כחלון, ויושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ. במאות המכתבים שמתקבלים בלשכתי, בדיונים שהתקיימו בבתי-המשפט בנושא הוצאת ילדים מהבית ובשמונה ישיבות של השדולה שלי, שבה ועולה הסוגיה של תצהירים המוגשים על-ידי שירותי הרווחה לבית-המשפט ושל עדויות העובדים הסוציאליים בבתי-המשפט. לעתים קרובות מדי נתקלת אני בטענות שעובדי הרווחה מוסרים נתונים לא מדויקים, או מסולפים ושקריים, בעדותיהם בבתי-המשפט. מדובר על נתונים כגון רצון הילד לצאת מן הבית, הסכמתם של ההורים או קרובי משפחה אחרים להוצאתו מן הבית, האשמות בהתעללות בילדים או הזנחה, וכדומה. אני רוצה להדגיש בהקשר זה שעובדים סוציאליים רבים עושים את עבודתם נאמנה ומשתמשים בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לסייע ללקוחותיהם. בחלק מהמקרים מסירת נתונים לא מדויקים נובעת מטעויות בתום-לב.

במספר לא קטן של המקרים מדובר במסירה מכוונת של נתונים לא נכונים, למשל כשרוצים להוציא ילד מבית הוריו, לא כדי להגן עליו מפני התעללות או הזנחה כביכול, אלא כדי למלא מכסות במסגרות החוץ-ביתיות. לעדותו של העובד הסוציאלי יש השפעה רבה יותר מאשר לעדותו של האזרח הרגיל על התהליך המשפטי ועל החלטות של בתי-המשפט. עדותו של העובד הסוציאלי מתקבלת, בדרך כלל, כחוות-דעת מקצועית ובלתי תלויה שאין לערער עליה. חלק מעורכי-הדין שמשתתפים בישיבות השדולה שלי, כולל עורכי-דין ידועים ובעלי שם, טענו שלעתים קרובות השופט עד כדי כך סומך על חוות דעתו של העובד הסוציאלי, שהוא מאמץ אותה במלואה בפסק-דינו. ישראל היא מדינה דמוקרטית, ואכן החלטה לא מוצדקת על הוצאת ילדים ממשפחה נורמטיבית גורמת לכך שההורים מגישים ערר לערכאות משפטיות גבוהות יותר, עד לבית-המשפט העליון. בדרך כלל, אחרי שנים ארוכות של מאבק והוצאת סכומי עתק על מימון שכר הטרחה של עורכי-דין, מצליחים להשיג את הצדק. הילד מוחזר למשפחתו, אך הוא חוזר עם טראומה קשה, לעתים בלתי הפיכה, מבולבל בכל מה שקשור לזהותו ולזהותה של משפחתו. גם עתידו נפגע וגם המשפחה נפגעת, לעתים עד כדי פירוק המשפחה. לצערי הרב, גם אחרי החלטה של בית-המשפט העליון הקובעת שחלה טעות נוראית בעצם הוצאת ילדים מהבית, אף אחד לא משלם את מחיר המחדל חוץ מהילד ומשפחתו, ומקור המחדל, בעדות השקר של העובד הסוציאלי. החוק הקיים קובע אומנם עונש על עדות שקר משלוש עד חמש שנות מאסר, בהתחשב בעובדה שעדות שקר עלולה להביא לעיוות דין. כיוון שדעתו של העובד הסוציאלי, כפי שהסברתי, יש לה משקל רב יותר מאשר לעדותו של האזרח הרגיל ותוצאותיה קשות יותר מתוצאות של עדות שקר רגילה, גם העונש על עדות שקר של העובד הסוציאלי חייב להיות קשה יותר מהעונש על עדות שקר במקרה הרגיל, וזה מה שקובעת הצעת החוק שלי. העונש על עדות שקר של העובד הסוציאלי על-פיה, מחיקת רשיונו בפנקס העובדים הסוציאליים, קנס כספי בסך 25,000 שקלים ומאסר עד תשע שנים ולא פחות משבע שנים. אני משוכנעת שזו הצעת חוק נכונה וצודקת, אך הממשלה לא בשלה עדיין להכיר בכך שהוצאה לא מוצדקת של הילדים מהבית היא פשע חברתי ולכן מתנגדת להצעת החוק. בהתחשב בזה, סבורה אני שבשלב זה כדאי להפוך את הצעת החוק להצעה רגילה לסדר-היום ולהעביר אותה לדיון בוועדת העבודה והרווחה. תודה רבה. אני מאוד מודה לך, גברתי המציעה, המציעה להפוך את ההצעה להצעה לסדר-היום ולהעביר את הדיון לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כבוד השר, האם תרצה להתייחס? היא לא מבקשת להצביע. אתה בכל זאת חייב להתייחס? אתה לא חייב להשיב. מה שאתה רוצה, אדוני. המציעה הציעה הצעה לסדר-היום. מה שאתה אומר, אדוני. השר ביקש להתייחס קצרות ואחר כך נצביע. אדוני היושב-ראש, אנחנו מקבלים את הצעת חברת הכנסת מרינה סולודקין ונעביר את זה, וזה יידון במסגרת הצעה לסדר-היום בוועדת העבודה והרווחה. אני מאוד מודה לך. אנחנו נחכה שתחזור למקום ונעבור להצבעה. ההצבעה היא על הצעה לסדר-היום ולא על הצעת חוק, כפי שהציעה המציעה.

נא להצביע. ההצעה להפוך את הצעת חוק העובדים הסוציאליים (תיקון, עדות שקר), התשע"א 2011, להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. ובכן, ההצעה לסדר-היום

הצעת חוק העובדים הסוציאליים (תיקון, עדות

של חברת הכנסת סולודקין, עברה ברוב של 25,

אין נמנעים, וההצעה לסדר-היום תידון בוועדת

לא, סלח לי. אף פעם לא היתה לנו ממשלה של 40 חברים. שליש מהכנסת שרים וסגני שרים. אני צריך ללמד אותך, מתי תלמד להיות יושב-ראש בלי דיבורים פוליטיים? אתה לא צריך ללמד אותי. אז אל תתערב בפוליטיקה. לא, אני עונה לחבר הכנסת מולה. זה רע מאוד שיש ממשלה של 40. שליש מהכנסת שרים וסגני שרים.

אתה יכול להגיד את זה. 40 לא היה, 35 היה. יפה.

רק מפני שלא מצאו סגן שר. חבר הכנסת בר-און, לא חיפשו ולכן לא מצאו. זאת הבעיה, צריך לחפש.

אתה יכול להתחיל, והשר פלד פה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לא פלא שהממשלה הזאת נראית ככה. השר יודע, מרוב הפעילות של החקיקה של הממשלה הזאת ושל הפעילות האחרת שאנחנו רואים, אפילו השר שאמור להיות פה ולהשיב על ההצעה, אין לו זמן לבוא. אני מדבר, חברי חברי הכנסת, על הצעת חוק לא שייכת, לא לקואליציה ולא לאופוזיציה, אלא הצעת חוק שיש בה common sense, שיש בה היגיון רב. הנושא של הצעת החוק הוא לאפשר לחברי הכנסת לבוא ולנמק את הצעות החוק החשובות שלהם בפני ועדת השרים לענייני חקיקה. לא סוד היום, דרך אגב, ויכולים להעיד על כך השרים או ועדת השרים לענייני חקיקה, שברוב המקרים מגיע לישיבה הזאת השר, יושב-ראש ועדת השרים לענייני חקיקה, ומעטים מאוד מהממשלה, מהשרים, מגיעים ומתייצבים בוועדת השרים. אבל זה, נגיד, אחת הבעיות. הבעיה העיקרית היא, שהרבה פעמים, בנימוקים או בדיונים על הצעת חוק כלשהי, ובייחוד בהצעות החוק החשובות, בלי לשמוע את עמדתו של המציע, או בלי לשמוע את עמדתו של חבר הכנסת שרוצה לנמק את הצעת החוק, להביא אותה לדיון, להשמיע את טיעוניו ולעזוב את הוועדה. הטיעון של הממשלה או של ועדת השרים, שהצעה מעין זאת מטרתה היא התערבות הרשות המחוקקת בעבודתה של הרשות המבצעת,

הוא טיעון לא רציני. כשהחלטנו לכתוב את הבקשה הזאת ולהביא את הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, יו"ר ועדת הכנסת, חבר הכנסת לוין, ואנוכי חשבנו כיצד לאפשר, מבלי להפוך את ועדת השרים למעין עלייה לרגל, אלא בתוך מושב החורף, פעמיים כל חבר כנסת יכול לבחור מהצעות החוק החשובות

את האפשרות, בתיאום עם הוועדה, לבוא ולנמק את הצעת החוק שלו ולעזוב את ועדת השרים, וועדת השרים תצטרך להחליט. אמרנו שנאפשר גם לחבר הכנסת עוד פעם אחת. זאת אומרת, במושב של שנה של פעילות חבר הכנסת, בתוך המליאה ובהצעות החוק, שלוש פעמים יכול לבוא, או הוא או מישהו מטעמו. כמובן, אנחנו אומרים שחברי הכנסת שרואים בהצעת החוק דבר חשוב ועקרוני בפעילותם הפרלמנטרית ולטובת הציבור,

מישהו מטעמו, העוזר הפרלמנטרי או אדם מקצועי?

עורך-דין מקצועי או, עורך-דין מקצועי. כן, כי הרבה פעמים, דרך אגב, ואנחנו גם סומכים על חברי הכנסת שהם יודעים לנמק את ההצעות שלהם. בעצמם. בעצמם. ההצעה מגיעה, לא משנה, בעיקר האופוזיציה,

היא מקופחת, לא משנה מי בקואליציה. והקואליציה לפעמים הולכת לפי אינטרס מסוים, וההחלטות גורפות, מבלי לתת זכות אלמנטרית לחברי הכנסת לנמק את הצעותיהם. ולכן, כשכתבנו את הצעת החוק הזאת, ונימקנו אותה,

אני חושב שזו טעות להגיד "מי מטעמו". מי מטעמו,

אני מקבל את, זו הכשרה בדלת האחורית של לוביסטים למיניהם. אני מקבל, חבר הכנסת ברכה, את ההערה שלך, ולכן אנחנו בשלב הזה דיברנו על העיקרון. אני מקבל את מה שאתה אומר, ואנחנו לא רוצים לאפשר למי, באמת, חוץ מחברי הכנסת, לבעלי האינטרסים לבוא ולייצג את חברי הכנסת.

לתת במה נאותה לאותם חברי כנסת שיש להם חוקים עקרוניים, לבוא ולנמק. וגם אפשר להגדיר את הזמן של הנימוק, ואת האפשרות שבעקבות הצגת החוק יבקשו מחבר הכנסת להודות לו, וועדת השרים היא זו שתחליט. זו לא התערבות של הרשות המחוקקת בפעילותה של הרשות המבצעת.

זה פשוט מאוד כדי להקל הליכים ולתת אפשרות שווה גם לחברי כנסת מהאופוזיציה, גם לחברי כנסת מהקואליציה, לבוא ולנמק את הצעותיהם. לכן, כשאמרתי, חבר הכנסת לוין בא והסכים ללכת עם ההצעה הזאת מתוך דאגה ל-120 חברי הכנסת, מתוך דאגה לייצוג הולם ושוויוני, הזכות האלמנטרית שחבר הכנסת יבוא לנמק הצעה עקרונית בפני ועדת השרים. אנחנו גם לא אומרים: כל הצעת חוק, כי יש אלפי הצעות

במשך המושב. אנחנו מדברים על הצעות חוק עקרוניות, חשובות, שאותה סיעה, או אותו חבר כנסת רואה בזה שליחות חשובה,

שצריך לבוא ולנמק את ההצעה. ואני שוב אומר, אין, אדוני היושב-ראש, התערבות בשיקול הדעת של ועדת השרים,

למי שחושב שכאילו חברי הכנסת באים להיות שם בשביל להצביע. זאת אומרת, להצביע, בוודאי. אבל הם מנמקים ואז יוצאים מהחדר, והשרים מצביעים, פשוטו כמשמעו. אפילו זה יחסוך לנו בהרבה מקרים לא לבוא לכאן לקריאה הטרומית, ויתחילו לברר: למה אתה מסכים, למה אתה לא מסכים. זה פשוט להקל עלינו. וגם, זו הזדמנות לברור את הצעות החוק. חברי הכנסת יודעים, לא עוד הצעת חוק בשביל לסמן "וי". אנחנו מדברים על שלוש פעמים בשנה שיכול חבר הכנסת לבוא ולנמק את הצעת החוק שלו, והוא רואה בזה שהוא מגשים את השליחות שלו, ולא משנה אם הוא קואליציה או אופוזיציה. בעיקר כשאנחנו היום רואים,

הרבה הצעות חוק שנדחות בסיטונות. אני מניח,

לפני שהפכת להיות חבר כנסת,

כשהיינו פקידי ממשלה, ראינו והגענו. הייתי מנכ"ל משרד ממשלתי, ראיתי מי הגיע לוועדת השרים. לפעמים השר, אם לא היה מוכרח, כי הוא צריך לנהל את הדיון. לא, השר חייב, כי הוא יושב-ראש.

שאר השרים, מעט מאוד שרים משתתפים, ואז כל ההצעות נופלות, וההחלטות נופלות בידי אותה פקידות, שלפעמים יש לה אינטרס. לפעמים היא אפילו לא משמיעה את הנימוק של הצעת החוק, ואז יש מה שנקרא ביטול הצעת חוק,

בצורה אוטומטית ובצורה גורפת. לא כל דבר צריך להסתכל עליו, אדוני היושב-ראש, וועדת השרים שהחליטה לדחות, כי זו התערבות של הרשות המחוקקת בפעילותה של הרשות המבצעת, ודאי שלא. זה פשוט חוסך, עושה היגיון, הקשר בין הכנסת לבין הממשלה. נכון. זה בדיוק. זה הדבר שיכול רק לחדד את הצורך בכך שאותו פרלמנטר, לא משנה אם הוא קואליציה או אופוזיציה, שהוא מאמין בדרך, שהוא מאמין בדבר שהוא לטובת הציבור ששלח אותו, יוכל לבוא לנמק אותה, ויקל על עבודת ועדת השרים. אני מתפלא, דרך אגב, יכול להיות שהייתי צריך לרשום בהצעה שלי את חבר הכנסת לוין,

אולי המאזן היה משתנה והיו אומרים: בואו נדון ברצינות בהצעת החוק. וחבל ששר המשפטים לא פה, כי הוא יושב-ראש הוועדה. ושמתי לב, דרך אגב, אדם ראוי והגון, אבל הרבה פעמים מוצא לו דרך איך מישהו אחר ינמק את ההחלטות של הוועדות שהוא עומד בראשן. כך במשרד המשפטים, וכך בוועדת השרים. וזה דבר לא יאה, ואני חושב שחשוב שיושב-ראש ועדת השרים לענייני חקיקה, יבוא לכאן וינמק, גם כמשפטן, למה הוא מתנגד לתת זכות אלמנטרית לחברי הכנסת, ואני מדבר על 120 חברי הכנסת, קואליציה כאופוזיציה,

ולשכנע אותנו למה לא, למה לא לתת את האפשרות לחברי כנסת, שבשביל זה הם נבחרו לכנסת, בשביל זה הגיעו למקום הזה, בשביל להגשים או להביא לחקיקות שמשרתות את האוכלוסייה שלהם, או את הבוחרים ששלחו אותם לכאן.

לצערי הרב, כנראה יש הרבה אנשים שאחרי שנבחרו, שוכחים מי שלח אותם, ושכחו גם מה הייעוד שלהם, בשביל לחוקק חוקים לטובת אזרחי מדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, מכיוון שלא הלכנו על אופוזיציה קואליציה, אלא יצרנו מין קואליציה מובנית לטובת העניין, יש גם חבר כנסת, יושב-ראש ועדת הכנסת מתוך הקואליציה, ואנוכי, שהחלטנו ללכת, כי יש בזה היגיון רב. ואני מצפה מחברי חברי הכנסת, אפילו, אני אומר לממשלה: בואו, תעבירו את זה טרומית, ונבוא לדין ודברים עם ועדת הכנסת, עם ועדת השרים. אולי נמצא את שביל הזהב, ולא בצורה גורפת, לא מבלי לחשוב על ההשלכות של מניעת חברי הכנסת מלהגיע לחוקק חוקים שהם עקרוניים וחשובים בחייהם. אני מודה לך, אדוני.

אני רק אסיים, ואני אבקש מחברי,

אוקיי. אני מבקש מחברי חברי הכנסת, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, שיתמכו בהצעת החוק. תודה, אדוני. אני מודה לך. השר יעלון, בבקשה, משיב בשם שר המשפטים.

חבר הכנסת והבה, אם תרצה בכך,

אם הממשלה תודיע שהיא מתנגדת, כמובן, זמנך הוא שלוש דקות נוספות. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני משיב בשמו של שר המשפטים. הצעת החוק שמוצעת בזאת על-ידי חבר הכנסת מגלי והבה מבקשת לחייב את הממשלה להתיר לחבר הכנסת המציע הצעת חוק פרטית לבוא ולטעון טיעוניו בפני ועדת השרים לחקיקה בעת שהוועדה דנה בהצעה.

לפי ההצעה, תוגבל לשתי הצעות במושב החורף והצעה אחת במושב הקיץ עבור כל חבר כנסת. הממשלה מתנגדת להצעת החוק. ועדת השרים לענייני חקיקה, כמו שאר ועדות השרים, מוקמת מכוח תקנון הממשלה, והיא איננה ועדה סטטוטורית. מדובר בפורום פנימי של הממשלה, שבאמצעותו פועלת הממשלה ומגבשת עמדתה בשלל נושאים.

אין כאן מקום לחייבה להזמין גורם זה או אחר מחוץ לממשלה להשתתף בדיונים. כמובן, ככל שהממשלה סבורה שיש מקום לעשות כן, הרי שתקנון הממשלה מאפשר זאת. כמו כן, להסדר המוצע השלכה ממשית על דרך הניהול של ישיבות ועדות השרים. כידוע, אף היום ישיבות הוועדה, המתקיימות מדי שבוע, סובלות מעומס רב עקב ריבוי הצעות החוק. יוזכר כי עמדת חבר הכנסת המציע משתקפת בהצעה ובדברי ההסבר שלה, אשר אמורים להסביר היטב את הטעמים והמשמעויות של ההסדר המוצע. עמדת השרים והדרג המקצועי במשרדי הממשלה להצעת החוק מתבססת על הנוסח המוצע וחזקה על חבר הכנסת שהנוסח המדויק מדבר בעד עצמו. כמובן, ככל שחבר כנסת כזה או אחר מבקש להעמיק הסברו בעניין ההצעה, הרי שבאפשרותו לפנות לשרים באופן ישיר, וכך הרי נעשה מדי שבוע. לנוכח כל האמור לעיל, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. אני מודה לך, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת והבה, חמש דקות, ואחר כך נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי השרים וחברי הכנסת,

זה לא הצעה רק שלי, כי התייחס ממלא-מקום ראש הממשלה כאילו ההצעה היא של חבר הכנסת המציע. קודם כול, ההצעה הזאת היא גם של יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת לוין וגם שלי, ואת זה צריך להבהיר. מה שחשוב מבחינתי, זאת אומרת, היום ממשיכים לפני נימוקים, לפחות אחרון הנימוקים שלך, ממלא-מקום ראש הממשלה, אם יש לך קשרים עם השרים תתקשר אליהם, תשפיע עליהם, אולי יצביעו אתך, אולי תשכנע אותם. אני אומר לך: בשיטה הנוכחית הקיימת הרבה חברי כנסת מנסים לפנות לשרים, דרך אגב. זה לא מעשי, זה לא אקטואלי, אלא אם אתה באותה סיעה. אלא אם אתה באותה סיעה. אני מדבר על מתן זכות אלמנטרית.

אני לא עורך-דין ולא משפטן, אבל אני כבר בבית הזה מספיק זמן בשביל לעשות סדר והיגיון בדברים שלנו, כשאנחנו באים לחוקק חוקים, ואנחנו אומרים שלתת אפשרות, לא קשור לא לקואליציה ולא לאופוזיציה, לא לממשלה הזאת ולא לממשלה אחרת, לאפשר לאותו מציע שלוש פעמים בשנה להביא הצעות חוק עקרוניות, שגם כן, אם היו באמת כל השרים מגיעים לוועדת השרים,

היינו אומרים: בסדר, כולם מגיעים וצריך לדבר עם כולם. אנחנו יודעים מי מגיע, בקושי השר יושב-ראש הוועדה. אבל זה התנהלות של ממשלה,

אז אני מציע שתבדוק כמה מגיעים, אדוני. אני יודע מתי מגיעים ומתי לא מגיעים. מה שאני מציע שבואו נלך לאפשרות לעשות,

לאפשר לנו להעביר את החוק בקריאה טרומית. ננהל משא-ומתן, יושב-ראש ועדת הכנסת, כל מי שנוגע בדבר, עם ועדת השרים, ונוכל יחד להגיע לעמק השווה, ולא להשאיר את הדברים כמו שהם היום, שמי שבעצם נמצא בעמדה שהוא יכול להשפיע מצליח להביא ולנמק את הצעות החוק שלו, ומי שלא, אז הוא ימשיך לרצות, והדבר נחסם בוועדת השרים.

אני מבקש מחברי: זה לא עניין קואליציה ולא אופוזיציה, זה עניין עקרוני של 120 חברי הכנסת, בהצעת החוק הזאת, ואני מבקש את תמיכתכם. אני מוכן אפילו, גם בשמו של חברי לוין, שנבוא בדין ודברים עם יושב-ראש ועדת השרים

לכן, אני אומר, אני מבקש מחברי: זה לא עניין קואליציה ולא אופוזיציה, זה עניין עקרוני של 120 חברי

ההצבעה. בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק

בצנחנים במסע כומתה לגבעת-התחמושת, אותה גבעה שבה נהרגו לוחמי צנחנים בעת שחרור העיר ירושלים במלחמת ששת הימים. אני יכולה לדמיין את ההתרגשות של

חבר הכנסת רותם. יושבת-ראש האופוזיציה שמעה את הערתך, ואם היא תרצה היא תשיב, אם היא לא תרצה היא לא תשיב.

אנחנו חיים בשכונה קשה, ועם ישראל חייב להמשיך להגן על עצמו. אתם מאמינים בתפילות,

שאומרים:

אז ישלחו משטרה צבאית לאסור את כולם. ואני שומעת את אלה שאומרים: צריך לדבר, כי אחרת יהיה קרע בעם.

גם אז יהיה קרע

היום.

חבר הכנסת רוני בר-און, חוק טל הוארך בחמש שנים בשנת 2007, והממשלה,

ממשלת קדימה האריכה,

הצעת החוק מבקשת גם להקים ועדת שירות אזרחי, שתהיה מורכבת מנציגי המשרדים הרלוונטיים.

שנית, בשנים האחרונות הצטרפו למערכת השירות האזרחי-לאומי,

הורכבה בעבר בעיקר מבנות הציונות הדתית, אגב,

גם

ואתו בצוות הרבה מבני הציונות הדתית-לאומית.

אומר, זה בדיוק מה שאני מאשר, את הדברים. גם לגבי, גם לגבי בני. אגב, אני חייב לציין, הייתי אומר אפילו

כי יש המושג של "מלחמת מצווה". מלחמה שבאה להגן על עם ישראל מפני הצר הבא עליו מוגדרת בהלכה מלחמת מצווה. מבחינתי השירות בצבא הוא מצווה, ולכן גם אני וגם ילדי הולכים בדרך זו, ואין לי ספק שגם, קודם פניתי אל חבר הכנסת רוני בר-און, שגם אצל רוני

או מה ש, הייתי אומר, מה שהעלה את התקווה שהמתווה שהוצע בחוק טל יביא בקצב סביר לשינוי, ובג"ץ מלין על כך שהקצב אינו משביע רצון, והעובדה שיש היום רק 1,800-1,700 חרדים במסגרת של השירות האזרחי אינה מספקת. בג"ץ ציווה, או קיווה,

אמש התקשר אלי ראש הממשלה, אדוני השר, להביא שקי שינה? כי

אז בוא נעשה דיון עד אוגוסט, ובינתיים נעביר את החוק הזה. תודה, חבר הכנסת חסון.

אני רק

את זה נראה בסוף ההצבעה.

הייתי צריך לשכנע את חברי הקואליציה, כי אתה מראש אמרת שאתה משוכנע, אליך לא צריך לדבר. ולכן,

אנטי-חרדי. רבים-רבים מחברי הם חרדים, אני אוהב את החרדים כי הם אחים שלי, ואני יודע שהם צריכים לקחת חלק בנטל.

והם צריכים את זה עבורם, לצאת לשוק

ברשותך, אדוני. שהמצב השתנה, שצריך לתקן, ואפשר, אפשר לעשות את זה. משפט אחרון: אני כן מאמין בהסכמה, אבל הבעיה

נוכח אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, בעד רוני

בעד תודה, גברתי. נא לקרוא פעם שנייה בשמות חברי הכנסת שלא נמצאו,

או פספסו.

רוברט אילטוב, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי

להעביר אלי את תוצאות ההצבעה כשתסיימו. יש עוד מישהו שנכנס ולא הוקרא שמו כדי

לא, אני הודעתי שמשיב, סליחה, למה שישיבו?

אדוני, עשר דקות, בבקשה.

למה שישיבו אם הם לא מוכרחים? אדוני היושב-ראש, תודה, חברי

אנחנו חייבים, חברי חברי הכנסת, להחזיר את התקווה ואת האמונה לרבים וטובים, רבים מאוד, כי הארץ הזאת היא שלהם. הם השליש המפורסם

על-פי החוק הזה, שאני מביא היום, יוכל צה"ל לקבוע מי מצעירינו בני ה-18, אשר מגיעים לגיל של שירות צבאי, ילך לאחד מן

אני פונה אליכם, חברי הכנסת, להתעלות היום, לשם שינוי, מעל החשבונות הפוליטיים. תסתכלו בעיניהם

והסדר מיוחד, אם היא באה בחשבון. אבל כידוע, הנושא הזה עומד היום במוקד של דיונים, שבהם נצטרך לחשוב, כולנו, על החלופות האפשריות לחוק טל, אחרי פסיקת בית-המשפט העליון,

גם כאן, אני מציע להיזהר מבחינת הענקת הערך הדומה,

בין שתי דרכי השירות

האפשר,

לשרת בשירות אזרחי. השר הרשקוביץ, מטעם

לפנינו? לא בטוח. האם דרוש כור היתוך? האם כולם צריכים להיות חלק מאותה מאסה, ללא הבדל? אינני

אבל לפנינו עוד דרך ארוכה, יש לנו עוד חודשים אחדים

והבריאות.

קובלנתם של חברי סיעת רע"ם-תע"ל נגד חבר הכנסת יצחק וקנין. עוד אודיעכם כי חבר הכנסת איתן כבל מבקש להסיר את שמו מהצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון,

התשע"ב 2012, שמספרה 4056/18, והיא,

הטלוויזיה הקצר,

איך חיילי צה"ל יורים בילד שאביו מנסה לגונן עליו בגופו עד שהילד נהרג, והשורה התחתונה של הטקסט שליווה את הסרטון,

של

כאילו אפשר לשנות את תודעת העולם,

בהוכחות משפטיות,

ראו את זה וכולם יודעים את זה, אלא גם לסלף את העובדות על פציעתו של האב. זה שיש רופאים שהולכים וטוענים בעניין הזה, אף-על-פי שהם רופאים בישראל הם תובעים את הדבר הזה במדינה כמו צרפת, ויש להזכיר שהם גם אזרחים צרפתים, אז הם באים כאילו לשים דברים לא על

לבוא ולהגיד שהדברים האלה הם שקריים, כאשר הוא לא ראה אפילו את הדוח בן 50 העמודים, בזה יצא פרופסור ולדן מבית-החולים "תל-השומר", מאגודת "רופאים לזכויות אדם", והוא כתב את זה בבירור, הוא חתנו של נשיא המדינה. הוא חתנו של הנשיא. הוא חתנו של נשיא המדינה.

שזה פשוט לא מתקבל על דעת שמסכת השקרים בנושא הזה, של מותו של הילד מוחמד א-דורה, נמשכת כבר יותר מעשר שנים, כשכבר הוכח מעל לכל ספק שהדבר הזה, אם קרה, ודאי לא קרה באשמת

פשוט

אדוני היושב-ראש, ואתה צודק, זה לא נושא הדיון, הוא הגיב.

אבל כנראה שיתפתי אתכם

שאני אומר שלפעמים, גם דברים שאני מאוד לא מסכים אתם, אני איכשהו מסוגל להבין את ההיגיון שלהם, כאן,

של הכתבה אף פעם לא נמסרו לערכאות, וכפי שאמרתי,

לצערי הרב, הפרשה הזאת, גם אם יותר ויותר מבינים עד כמה היא פרשה שקרית ועד כמה הסמל הזה, התמונה הזאת,

שהתפרסם כביכול כולנו חיכינו לניצחונו, לתוצאות המשפט,

אדוני היושב-ראש. בלי כל קשר לניצחון או לא ניצחון, ברור שהבן-אדם פעל בתום

ראש הממשלה, עבדכם הנאמן, שר המשפטים והשר יעלון, הוא הודיע לנו מייד שהוא מבקש רק לכסות את שכר טרחת עורכי-הדין, ואת שאר הכסף בכוונתו למסור לטובת ניצולי השואה בישראל,

אז אין הצעות נוספות. תודה. סליחה, אני מצטער, חבר הכנסת אלסאנע וחבר הכנסת בן-ארי. כאשר השר מציע להסיר ואתם מקבלים את עמדתו, על-פי התקנון אין הצעות נוספות. להסתפק

לפני שתיתן באמת את הזמן המוקצה, זו שאלה עקרונית.

מסכים. יחסי העבודה במשק, יש כתובת, יש שר אחראי. מאה אחוז. נכון. ולא יכול להיות, אני מכיר את השר אהרונוביץ ואני יודע איזה

להפיל עליו עוד תיק, עוד ידרשו ממנו,

להגיד לחברי חברי הכנסת, אנחנו רואים משק תוסס, שהעובדים, ואם אני אמנה כמה

לצערי הרב, גם כאן האצבע מופנית להסתדרות. לא יכול להיות שההסתדרות תטפל בסוגיה אחת, והיא סוגיית עובדי הקבלן, ותנסה לפתור אותה, ותשאיר את שאר הסקטורים לנפשם, או לנהל

רק יכול להצטרף לעובדים ולהגיד שהממשלה הזאת צריכה ללכת מן העולם, ושיבוא מישהו שיבין את העובדים ויחליף אותה. תודה, אדוני. תודה רבה,

אני מזמין את חבר הכנסת אורי אורבך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חסיד גדול של העבודה המאורגנת ושל השירות

בדיוק עמדה לצדה, אלא להיפך, לקחה ממנה את המושכות, את אלה שרוצים, תראו, תראו איך נראה השירות הציבורי, בהפרטה ובשירות הפרטי

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, היום שמעתי פה הרבה דברים של מתק שפתיים על אחדות העם מצד אנשים שאמונתנו

מה שנקרא, ממלכתיים היא נותנת לתלמודי-תורה ולישיבות

אבל זה אתנן קואליציוני, סחיטה,

אדוני. ישיב להצעה לסדר-היום כבוד השר לביטחון פנים,

שלך לא עובד.

תודה.

מה מציע?

בבקשה. אנחנו עוברים להצבעה.

עמדה אחרת. עמדה

יש עוד מישהו שרוצה הצעה אחרת? אם לא, אנחנו עוברים להצבעה. הנושא יעבור לוועדת הכספים אם זה יתקבל. בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים

להיכנס להצדקה למעשה הזה של החלטת אחיות שעוזבות את בתי-החולים ויוצאות החוצה. יש בזה מצד

אני יודע שיש להם כל מיני הסכמות, אבל אדוני צריך להסתכל מבחינה אנושית איך אחיות כאלה, נשים שעוזבות את המשפחות, שעוזבות את הבית שלהן והולכות לעבוד שם

כזאת ועומס שכזה, אז כל אחות

עליה. ישנה

אלא יצומצם עד המינימום האפשרי. אני תקווה באמת לשמוע מכבודו בשורות בעניין.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אורי

שכל הזמן צועק ובוכה, שרוצה להוציא לו את האינפוזיה או משהו אחר, וההורים בכוח, ועוד בן משפחה, מחזיקים אותו ומסיחים את דעתו. אחד מקיא, אחד צועק, אבא אחד ישן זה היה

אין דינן של אחיות כדינם של עובדי רכבת,

שלפתע עוזבים את משמרתם ומשאירים אנשים. אחיות צריכות להישאר גם אם המצב מאוד קשה. הן צריכות לעשות את המקסימום שיש להן.

בבתי-החולים בחורף, כמו בחורף. אי-אפשר להגיד את זה אחרת. יש עומס עונתי, אבל אני חייב לבשר לכם

למה שלא נעשה סייעת, אחר כך אחות, יש.

כי בהסתדרות האחיות לא רוצים לתת להם את זה. אין. היה פעם.

אני רוצה להחזיר את זה, אתה צודק, צריך. זה ברור לי, לא צריכה להיות אותה משכורת. כמו ברופאים.

מעבר לדברים שאנחנו משתדלים

אנשים באים ממקומות אלו.

אנחנו עושים כל מה שאפשר, מקפידים, משתדלים לעמוד, משרד הבריאות רוצה להגיע ל-120%,

זה לא חייב, משתדלים,

האחיות צריכות להבין שאם יש יום פה ויום שם שעוברים את

עפו אגבאריה

אלדד, וד"ר דוד ומשפחתו נמצאים כאן,

אנחנו רוצים לברך אתכם,

בבקשה,

תוספת מיטות, תודה רבה.

מי אמר דקה?

זו עמדה.

אני חושב שהמצב הכי קשה של האחיות זה בכמה מחלקות. לא בכל המחלקות ולא בכל מקומות העזרה הרפואית. אולי בבתי-החולים, במספר מחלקות, העבודה של האחיות היא מאוד קשה.

אנחנו הולכים להצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

אכן, בעד, 8, אין מתנגדים. ההצעות לסדר-היום

יהודים. זאת אומרת, הצמיחה במשך 11 שנים, כבוד השר, גדלה בכמעט 100%. עם תושביה של מזרחה של ירושלים, שמשתמשים גם הם בציר המרכזי, ציר האורך שכבודו מכיר,

לצפון, כביש 60, חייבים להיסלל ארבעה מסלולים. לא יעלה על הדעת שכמות כל כך גדולה של אנשים, קיימת,

נשמעו גם תלונות, רבותי,

אני אשמח לשמוע התייחסותך,

הגישה שהתאפשרה לפלסטינים כדי להושיט סיוע

ב-16 בפברואר 2012, ביום גשום, בכביש 60 מערבית לצומת אדם, בקטע דרך שלאחר מחסום קלנדיה, אירעה תאונת דרכים

הרחבת כביש או צומת. בכבישי איו"ש, לאחר שנים רבות של הזנחה, מושקעים בשנים האחרונות, מאז כניסת שר התחבורה

"הם רק פלסטינים, אל תדאגו", כמו: "אני אשלח משאית נוספת", כמו: "פחות מחבלים". יש פה תהליך קשה של התבהמות, אבל מעבר לזה,

לא, אני מדבר אליו כי אני רוצה שהוא ישמע אותי. זה בלי דו-שיח. הוא שומע אותך גם, כן? אם ככה, אם השר שומע, אדוני השר, אני מצפה שבתיאומים בין מערכת הביטחון והמינהל האזרחי

שאפילו הפך להיות חלק ממסורת משפחתית, לא מהמסורת המשפחתית מבחירה אלא בכפייה. בודקים מטעם חברת "אל על" ברומא עיכבו אותה ואת האנשים שהיו אתה בצורה שהיא מעבר למה שמקובל, ניהלו או ביצעו חיפוש דקדקני הרבה מעבר למה

עכשיו, בתקופה הזו, בבקשה שימציאו את מה שהם רוצים, אבל אין דבר שהוא בעל ערך יותר מכבודו של האדם ושל האזרח.

אדוני היושב-ראש, כמובן המציע מציע דיון במליאה, אבל אני חושב שהנושא הזה ראוי שיעבור לוועדה של הכנסת, על מנת שיבואו אנשים מרשות שדות התעופה, מהשב"כ,

ויבואו עם לוח זמנים, מתי תיפסק הפארסה

גם לא חבר הכנסת ברכה, שעמד כאן לפני. אז אין בדיקה טכנולוגית מספקת שיכולה לבדוק

מה זה ההבחנה הזאת בין בני-אדם, בין

אנשים נאלצים לעבור באמת חיטוט בחפצים, בכבודה האישית, בדיקות אינטימיות משפילות, למה זה צריך

קולקטיבית של הערבים, שכולם חייבים להיות מושפלים, או שלוקחים אותם הצדה או שמפשיטים אותם. ואני רוצה להגיד לכם,

אבל מדי פעם כל אחד מכם עובר איזה משפט: אתה מוכן להוריד את הז'קט, חבר הכנסת

המדבקה הלבנה יש מספר,

4 ו-5,

לא רק ערבים, לאחרונה,

גם שמאלנים. גם מי שרשום שהוא בא להפגין נגד החומה והגדר עובר השפלה. הם יודעים שהוא לא בא לפוצץ מטוס. משפילים אותו, קלוד זלצמן מתלונן על אותו דבר. זה שעשה את, זה נורא. זה נורא.

אדוני השר,

רגישה, בוא נדבר קצת על עובדות, חבר הכנסת טיבי.

אז אם הייתי אומר לך, אדוני היושב-ראש, או אדוני השר, למה הוא שינה את שם המשפחה שלו? אם אתה היית היום עומד בתור מאבחן בשדה תעופה, והייתי אומר לך שיש פה אזרח, לא חבר כנסת, אזרח,

את השחרור, או לפעול לשחרורו של אותו מחבל,

אנחנו מזדהים עם המלים של דובר "הג'יהאד האסלאמי". אם אתה מזדהה עם דובר "הג'יהאד האסלאמי", צריך לבדוק טוב-טוב לפני שאתה עולה למטוס.

תודה רבה,

ואני אקריא את תשובתו. ההצעות לסדר הועברו להתייחסות חברת "אל על". להלן תמצית התשובה של חברת "אל על", העבירו את זה לשר, והשר ביקש להעביר את זה: האחריות על נושא אבטחת התעופה האזרחית

בהתייחס לטענות יודגש כי כל נושא הבידוק הביטחוני, בלא יוצא מן הכלל,

יהיו, עומק הבידוק והיקפו משתנים

מתנהגת עם הציבור הערבי. אין יותר חמור מזה.

נותן צידוק למה שעושה מערכת הבדיקה והמערכת הביטחונית. בוא,

כול הוא עומד בצד,

אחר כך הוא נכנס. אפילו כשהוא נכנס, גם שם הוא כבר לא חסין מפני הבדיקה.

בעיה שלהם.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שמי שצריך להרגיש פה את התחושה הכי קשה זה דווקא אנחנו, בני עם הרוב. הרי יהודים בעולם היו קורבנות של כל סוגי הפרופילים שהיו. שהומצאו. והערה

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הכרזה לסגן מזכירת הכנסת, בבקשה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד

וכל הזמן קורא לפלסטינים לשולחן המשא-ומתן, איך יכול להתאפשר דבר כזה כאשר אנחנו עדים להשתלטות על שטחים בשטח

הדבר לא הוכחש על-ידי הממשלה,

למי זה יכול להביא תועלת, אדוני השר? זה המסר שאנחנו נותנים, כממשלה, לפלסטינים? זה המסר שאנחנו נותנים לאזרח הפלסטיני, שיש כאן ממשלה ריבונית

צה"ל לא הורס לפלסטינים שום דבר. יש רגישות גבוהה,

ממצה את זה כלפי המתנחלים הרבה יותר,

ואם הוא כבר נכנס לשטחי B, או אפילו לשטחי A, זה רק בגין בעיה ביטחונית טהורה, שצה"ל חייב לערוך שם סדר

כפי שאנחנו יודעים, בהתאם להסכם וושינגטון, שנחתם בספטמבר 1995, מחולקת הגדה המערבית לשלושה תחומים: שטח C, שהוא שטח שנמצא בשליטה ישראלית למעשה,

אחר כך אומרים שעושים את זה אנשים שאוהבים את ארץ-ישראל. באזור איתמר מתנחלים השתלטו על 93 דונם מאדמות הכפר יאנון,

תודה רבה, אדוני. הדובר הבא הוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, איננו. אברהים צרצור, איננו. אני מבקש להזמין את חבר הכנסת אריה

אם זה אדמת מדינה, אם זה שמורת טבע,

שבגוש-עציון. אי-אפשר כמובן להבטיח שמדובר רק במדיניות שמיושמת בקנה מידה תעשייתי, במימון זר, במימון אירופי, של

הוא חאן, מעלה-אדומים העתיק, אבל נשבעים שהם היו שם מאות,

בדואים. מה לעשות, אני הגעתי לכפר-אדומים לפני 30

האלה. אז שילמו פעמיים, פעם לאפנדי ופעם לאריסים, כשפינו אותם מהקרקע. כאן לא שילמו לאף אחד, חבר הכנסת מג'אדלה, לא שמעת את עיקר דברי?

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אשיב בשם שר הביטחון. 1. עד כה לא נדרשו גורמי המקצוע לנושא רגיש וסבוך זה של פעילות חקלאית על-ידי ישראלים בשטחי B. 2. כידוע לכם, פיקוח רציף ומלא מתבצע כנגד כל פנייה המבוצעת בניגוד לחוק בשטחי C. 3. אשר לעניין טענות על פלישות המבוצעות

הנושא עובר למליאה. אמרתי לשר,

שלי. הנושא יידון במליאה. אנחנו עוברים לנושא השני, אבל לפני כן אני מבקש,

בבקשה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע,

-התחמושת לסגור את האתר בגלל מחסור תקציבי או בגלל שמשרדי ממשלה לא עמדו

היא מחויבות מוחלטת, כפי שאמרתי, לכבד את הלוחמים, לנצור את זכר החללים, ובעיקר להנחיל את מורשת הקרב דור דור ללוחמים שלנו. אדוני היושב-ראש, גבעת-התחמושת היא סמל לגבורה, ללחימה עיקשת,

לתעצומות

כידוע, היום גבעת-התחמושת איננה מורשת קרב רק של הקרב הספציפי בגבעת-התחמושת, אלא היא הפכה להיות אתר הנצחה של כל החטיבות שלחמו ממלחמת השחרור ועד היום כדי לשחרר את ירושלים, כמו חטיבת

ורואים איך מאות המיליונים והמיליארדים עפים. זה כל הסיפור שם, אם התקציב שם יהיה 1.2 מיליונים או 2 מיליונים, בסכומים

על שהממשלה שלחה אותך להשיב, כי אני בטוח שהתשובה שלך לא תהיה תשובה מן הפה ולחוץ אלא גם עם

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ההנחיה, חבר הכנסת אורלב, אני

לא, אתה

הפרויקט יוצג בממשלה בחודשים הקרובים. אנו תקווה כי הפתרון שסוכם יאפשר הפעלה תקינה של האתר אשר מבקרים בו כ-200,000 מבקרים בשנה ויש בו חשיבות חינוכית, ערכית, מהמעלה

אני במקום דוד אזולאי עכשיו. אין עניין של דוד אזולאי. לא מופיע לנו נושא על סדר-היום בעניינו של דוד, בבקשה, גברתי. אנחנו נשמח, הופיע לפני דקה במחשב, אני

זאת תהיה השאלה. זאת תהיה גם שאלה של ידידיה של ישראל. לא נתווכח, כן או לא,

מה שמדהים בעיני, זה שדבר שהוא חמור לא פחות, בכלל לא זוכה לתשומת

זאת אומרת, מה שאת אומרת שזו פליטות שעוברת מדור לדור.

אנחנו כבר היום נמצאים בדור רביעי,

פליטות.

עניין להגיע לשלום. ולכן גם מי שבאמת חשוב לו, ובמיוחד בקהילה הבין-לאומית, להגיע לפתרון שתי מדינות, צריך שהאמת תצא לאור והמספר האמיתי יתחיל להיות המספר שמדברים עליו. זאת צריכה להיות משימה.

לתקציב של מיליארד דולר. מי נותן את הכסף? כמה? מה התקציב? מיליארד דולר. והבנק המוסלמי, שמייצג 56 מדינות מוסלמיות שלבן דואב

האחריות תעבור לנציבות של האו"ם לענייני פליטים,

למצב הרצוי שבו המספר האמיתי ירד לכ-30,000, ופתאום הדרך לשתי מדינות נראית אפשרית.

ואת מסגרת הפעילות של הארגון. העצרת הכללית מודעת היטב לכך שאונר"א פועלת באופן שונה מ-UNHCR, על כל השלכות הדבר. ישראל מעלה זאת שנה אחר שנה בדיוני הוועדות,

בעד, 6, אין מתנגדים. ההצעה לסדר-היום של חברת הכנסת עינת וילף בנושא: אונר"א כארגון המנציח את מצב הפליטות, תעבור להמשך

חומר הראיות קבע ואמר: תשאירו אותו במעצר מינהלי.

שיפוטית, היו מקרים שבתי-המשפט קבעו שצריך להפסיק את המעצר המינהלי. זה לא קרה לפני

מינהלי, אז גם אותם נשחרר ברגע שהם ישבתו רעב? זהו תקדים מסוכן מאוד, זאת פגיעה בכוח העמידה של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להבין שעדיף לנו להתעמת עם ביקורת תקשורתית בארץ

של סייעני טרור, שחובה של כולנו להתגונן בפניהם. תודה רבה, אדוני. אני מבקש הצעה אחרת, כי אחרת הוא לא יכול, מכיוון שאין תשובה עכשיו, אני נותן לך הצעה

חברת הכנסת עינת וילף מבקשת לצרף אותה

כתומכת. גם את חבר הכנסת רוברט

בבקשה, אדוני.

בערב שבת פרשת משפטים, "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", לא עושים שפטים לפני שמקיימים את המשפטים. ומה שנעשה בערב שבת כלפי

שבת.

חולה והוא מבקש אולי להוריד את עוצמת הרמקול, כך הוא עשה. אבל מה שקרה בשבת האחרונה, אחרי שהמשטרה כבר התערבה קודם לכן, פתאום דפק שוטר על הדלת, נכנס לביתו ודרש

מסמכותו,

פשוט זה נקרא להתעלל ביהודי חרדי,

לא היה צריך ולא היתה שום בעיה לשוטר לזהות את בעל הבית, הרי לא

לאחרונה שישנה אפילו רדיפה,

עוינות, וזה מחלחל. זה, לצערי הרב, מחלחל גם במשטרת ישראל. אני מקווה שהשר לביטחון פנים יבדוק את הנושא ויפעל כמו שצריך לפעול. ואני

הנושא של הפעלת רמקולים לכניסת השבת. עם הגעת הניידת שמעו השוטרים רעש של מוזיקה חרדית בעוצמה רבה מאוד, שמקורה ברמקולים הגדולים שמוצבים על גג הבית. השוטרים ניגשו אל

מפריע לאנשים, זה עוד לא פחות מאנטישמיות. אבל כאשר השוטר בא אל האזרח החרדי, וזה מה שחמור פה,

שהודיע שאין לו עכשיו תעודת זהות בגלל שהוא בבגדי שבת ונכנסת שבת,

השר מסכים. העובדות יתבררו בוועדה. אנחנו לא בית-משפט. אנחנו לא נקיים עכשיו בירורים, מי אמר מה. זה לא בסמכותנו. הנושאים יתבררו עם כל הגורמים הרלוונטיים בוועדת

אם ההצעה, כרגע נצביע עליה והיא תעבור.

למישהו אחר. ופה מדובר על "תג מחיר" של שוטרים, אדוני, רק רגע, מה שאני מבקש, לקרוא את השאילתא. בסדר, לא, אני פשוט, אתה תשאל את השאלה כפי שנוסחה.

כאשר ניסו השוטרים לעצור את המתפרעים,

את גז הפלפל שהיה ברשותו וריסס בגז את השוטרים. למקום הוזעקו כוחות שיטור נוספים, על מנת לחלץ את ניידת הבילוש שהיתה אותה עת

והדבר גורם לאנשים מבוגרים,

ברצוני לשאול: 1. האם כל שוטר מקומי יכול למנוע כניסה בשם הביטחון?

השר, אני קיבלתי הרבה תלונות של אנשים מבוגרים מאוד, שאנשי "אגד" טוענים כלפיהם שזה לא הם, לא הפקחים ולא הנהגים, השוטר במקום

במשטרה משרתים עולים וילידי ארץ-ישראל.

1. מה הוא אחוז הקצינים העולים במשטרה? 2. כמה עולים בדרגת סנ"צ? 3. כמה עולים בדרגת רפ"ק? 4. מה הוא היחס בין קצינים בכירים עולים לעומת צברים? תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת רוברט טיבייב. חבר הכנסת רוברט טיבייב

בבקשה, אדוני.

אירוע שקרה בסמוך למתן השאילתא,

2011. אוטובוס בקו 2 של "אגד" נרגם באבנים בנסיעתו לכותל המערבי במוצאי שבת שקדם לתאריך הזה.

אדוני השר: 1. האם התקרית דווחה למשטרה?

אדוני השר, אני מבין שהאירוע קרה בזמן חג הקורבן, ולפי הנתונים שיש לי אירועים כאלה קורים בתקופות האלה של עומס ברחובות,

ואוטובוסים,

אני רוצה לשאול,

אולי יכול להנחות את המשטרה להראות נוכחות יתירה בימים האלה ברחוב, כי מה שקרה עם

תודה, אדוני השר. נודע לי כי בניגוד להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו בקדנציה הראשונה, שאין להוציא משרדי ממשלה מירושלים, יש כעת תוכנית להוציא מירושלים את מינהל התכנון של שירות בתי-הסוהר ולמקמו במתחם בתי-הסוהר ברמלה.

2. אם כן, האם התקבל אישור ראש הממשלה להעברה זו? 3. מה ייעשה לביטול

היתה פנייה באמצעות נציג עיריית ירושלים, דוד הדרי, שיצר עם מנכ"ל העירייה פנייה לנציב,

אדרבה, יש תוכנית למצוא מקום חדש לנציבות

פעם נוספת, אדוני כבוד השר, נפרץ בית-הכנסת

הפורצים זרעו הרס וחיללו תפילין וסידורים. בעבר הוגשו תלונות. רצוני לשאול: 1. האם נחקרו תלונות בעבר?

השר יענה על-פי התשובות שהועברו אליו,

תשאל את השאילתא. בסדר, לא נשחית את זמנם של

אדוני השר, פורסם כי על דלת גני-ילדים של רשת "אגודת ישראל" ברמת-גן רוססו כתובות נאצה וכתובות אנטישמיות. רצוני לשאול: 1. האם המשטרה חוקרת את המקרה? 2. אם כן, מה העלתה החקירה עד כה? 3. כמה מקרים דומים אירעו בשנים 2009

4. האם הם נחקרו, ומה העלו החקירות?

1. אדוני

בעניין: בעניין: מעצר החשודים בהתפרעות בחטמ"ר אפרים.